בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם רעידות אדמה, חיזוק מבנים ציבוריים ופרטיים ביישובים בסיכון גבוה ובפריפריה בחינת ההתקדמות והפתרונות, ישיבת מעקב. כמו שאמרתי בישיבה הראשונה, אנחנו נעשה ישיבות מעקב אחרי הדברים. אני הייתי רוצה את הישיבה הזאת באמת לנצל כדי לשמוע מה התקדם בעניין. נכון שאנחנו לא יושבים עכשיו כמו בישיבה הראשונה אחרי רעידת אדמה בטורקיה, אבל מי שרוצה להיזכר בזה יכול להיזכר בזה ולחשוב איפה אנחנו נמצאים בעניין. אני אעשה את המאמצים מבחינתי ואנחנו עושים את המאמצים מבחינתנו כחברי ועדה כדי לא להוריד את הנושא הזה מסדר היום, לראות שהדברים מתקדמים, לראות שהדברים מתוקצבים, לראות פתרונות שוטפים ופתרונות יצירתיים יותר בדברים המהותיים והגדולים יותר. להגיד לכם שאני אופטימי שאני אצא מהישיבה הזאת יותר רגוע?

יש לי הרגשה שלא, אבל אדרבא, אני אשמח

בעניין הזה. אנחנו דיברנו בישיבות הראשונות על הגורם המתכלל ואני מבין שהיו החלטות ממשלתיות לגבי מי עומד בראש העניין הזה. אני הייתי מבקש לדעת מנציגי הממשלה, ממי שמוסמך לעניין הזה לומר לנו פחות או יותר את העץ המבני של הנושא הזה, מי עומד בראש. אם אני הבנתי נכון, האחריות עברה למשרד הביטחון. אני צודק? אני רוצה לשמוע מנציגי הממשלה קודם כל דיווח על מי עומד בראש העניין הזה, מי מתכלל אותו, איזה ועדות יש מתחתיו, מי אחראי ועל מה, ואז נוכל להתחיל לשאול גם את השאלות שהעלינו בפעמים הקודמות. מי מתנדב לומר לנו את זה? בוקר טוב אדוני היושב-ראש, אמיר יהב, מנהל ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה. הממשלה החליטה להקים ועדת שרים להיערכות המדינה לחירום לרעידות אדמה. בראשות הוועדה הזאת יושב שר הביטחון. איזה מהם? שר הביטחון. גלנט? יש עוד אחד?

השר גלנט. ועדת ההיגוי הבין-משרדית היא גוף המטה של ועדת השרים הזאת. מעבר לזה כל משרד ממשלתי בתחום האחריות שלו אחראי לבצע - - - יש ועדת שרים והיא הגוף המקצועי המתכלל מתחת לוועדת שרים. ועדת ההיגוי הבין-משרדית היא - - - שאתה עומד בראשה. שאני מנהל שלה. בראשה עומד ראש רח"ל. הוא יו"ר הוועדה. מישהו נמצא כאן מרח"ל? אנחנו מייצגים גם אותו. אוקיי. מעבר לזה כל משרד ממשלתי בתחום אחריותו אחראי. כמו שהוא אחראי בשגרה, הוא אחראי גם בחירום. כמו שהוא אחראי להיערך לחירום במלחמה, הוא אחראי גם ברעידת אדמה. כמה ישיבות ועדת השרים היו בנושא הזה בחצי שנה האחרונה? מתי האחרונה? לא הייתה בחצי שנה האחרונה. היה דיון אצל ראש הממשלה. הוועדה לא התכנסה מאז - - - ודאי התכנסה מספר פעמים בנושא היערכות לרעידות אדמה. הדיון אצל ראש הממשלה היה אחרי הישיבה שהייתה כאן, נכון?

ואז הוקמה ועדת שרים ובעצם לא כונסה עד היום. לא כונסה בנושא רעידות אדמה. זה הנושא, לא? היא אחראית על חירום בכלל ועל רעידות אדמה. הוועדה שמפקחת על הוועדה הממשלתית התכנסה פעמיים - - - יוראי, כשאני אצטרך תרגום רש"י, אני אפנה אליך באופן אישי. אני משתדל להבין לבד מה שאני מבין. אני רק רוצה להבין שאני מבין. בוא נקשיב ואחר כך אנחנו נבין ותוכל גם לשאול שאלות. ועדת ההיגוי בעצם הוא גורם מתכלל? ועדת ההיגוי היא גוף מטה מקצועי והיא גורם מתאם בין הגורמים השונים בנושאים המקצועיים.

סליחה שאני שואל, כמה פעמים התכנסה ועדת ההיגוי? ועדת ההיגוי מתכנסת אחת לחודשיים-שלושה. היא עובדת מבחינה מקצועית. מתי לאחרונה היא התכנסה?

יוראי, אני אתן לך לשאול את השאלות שלך לחוד.

מאה אחוז, אז אני כותב לעצמי את השאלות. אחר כך אתה שואל אותי למה לא מתייחסים יפה לעובד הציבור בישיבה אחרת שהייתה אתמול.

אני שואל שאלות אינפורמטיביות?

אני רוצה לשמוע, רוצה להבין. גם אני, יעקב. לשאול שאלות אינפורמטיביות זאת התקפה? אז אני אומר לך, תכתוב את השאלות ואתה תשאל אותן. אני שואל שוב. הוועדה מתכנסת ובעצם אם יש חילוקי דעות, אם יש עניין של תקציב, איך זה נפתר? כל אחד חי לעצמו? לא. הוועדה פועלת במסגרת המדיניות של ועדת השרים. כשצריך לשנות או לעדכן או לקבל החלטות מדיניות פונים לוועדת השרים. ככה עובד גוף מטה. אוקיי. יש איזושהי תוכנית אופרטיבית שאתם יכולים להציג לוועדה או להציג לעם ישראל בעניין הזה? היה לנו נושא של חיזוק מבנים בפריפריה, היה לנו נושא באזורי השבר, כמובן תקציב שמלווה עם זה בנושא של תכנון. יש דברים שאנחנו יודעים במסגרת עבודתנו גם בחוק ההסדרים, שקצת קידמנו כמה דברים שהם לאו דווקא היו בממשק של רעידות אדמה אבל כמובן שזה היה בתוך העניין. יש איזושהי תוכנית מסוימת שכרגע משרדי הממשלה כולל כמובן המשרד הכי חשוב לצורך העניין הזה, משרד האוצר, מתקצב או יודע לאן אנחנו הולכים, ופתרונות שהולכים להציג אותם, לעשות אותם, או שאתה מתחזק את העסק כמו שהוא פחות או יותר? אני פשוט רוצה לדעת האם ישראל מכינה את עצמה לתרחיש רעידת אדמה, ומכינה את עצמה זה לא אומר רק איך להתמודד עם התרחיש עצמו, אלא איך למנוע כמה שיותר נזקים בתרחיש כזה. פה זה הרבה סוגיות שצריך ליזום אותן. לוועדת ההיגוי יש תוכנית עבודה שנתית כמובן והיא פועלת בהתאם לתוכנית העבודה השנתית. מעבר לזה מה שהתחדש, אנחנו כתבנו בהנחייתו של השר גלנט טיוטה ראשונית להצעת מחליטים שעוסקת בסגירת פערים של המדינה להיערכות לרעידות אדמה. התקציב שאנחנו חושבים שהוא תקציב שהוא סביר לסגור פערים כאלה זה 15 מיליארד שקל בעשר שנים, כלומר 1.5 מיליארד שקל בשנה. הטיוטה הראשונית הזאת עדיין לא נעשתה לעבודת מטה בין כל משרדי הממשלה אבל היא הועברה לחברי ועדת השרים על ידי לשכת השר ומהבחינה הזאת שם אנחנו עומדים. התוכנית מדברת על איזה נקודות? על הרבה נקודות. יש הרבה מאוד נושאים. אתה רוצה להרחיב לנו קצת? הרי אנחנו לא מתכנסים פה כדי לשאול מה שלומנו וללכת. אנחנו רוצים לדעת את הנושאים ואז נעלה ונשמע. מתי לדעתך אמורה העבודה הזאת לצאת לידי ביטוי כתסקיר להחלטת קבינט או ממשלה?

אנחנו מחכים שוועדת השרים תאשר בעצם את תחילת העבודה. הטיוטה הראשונית כבר הופצה לעיון השרים ואנחנו ממתינים שהוועדה תחליט שאנחנו הולכים לכיוון הזה. בבקשה, יוראי.

יש לממשלה מיפוי של המבנים שזקוקים לחיזוק? יש בעיה עם הנושא של המיפוי. יש הערכה של כמה מבנים זקוקים לשיפור עמידות, שזה בעצם מבנים שניבנו לפני התקן. אין במדינה נתונים מלאים של גיל המבנים. כמה מבנים אתם מעריכים שזקוקים? כ-80,000. הבנתי. כן, זה אמרו גם בישיבה הקודמת. מה שנתחדש מהישיבה הקודמת להיום, ותיכף נשמע, זה אותו מיפוי שבעצם תחת התחדשות עירונית שאנחנו עושים אותו. בעצם הוא גם אמור לתת לנו ולזהות לנו גם את המקומות המסוכנים לפחות באותו - - - . אולי ירחיבו אחר כך אנשי ההתחדשות העירונית.

בהמשך לדברים של היושב-ראש, בהתאמה לקו השבר הסורי-אפריקני, רוב המבנים שטעונים חיזוק, להבנתי הם בפנים הארץ ולא על קו החוף, כלומר לא באזורי הביקוש שהשוק יודע לעשות בהם התחדשות עירונית ותמ"א. הרוב הוא דווקא כן באזורי הביקוש. בערך 55%. על קו החוף? אזורי הביקוש זה לא בהכרח על קו החוף. אתה מדבר על מבנים ישנים. שנמצאים בסכנה של רעידת אדמה. לא אומר בסכנה. הם נמצאים בסכנה כוללת כמו כל רעידת אדמה. הם לא נכללים בתוך ה-10 12 ישובים או לא יודע מה - - - תמ"א 38 בהקשר הזה נכשלה כי 80% מהדירות שחוזקו היו באזורי ביקוש. אני חושב אחרת ממך, אדוני. אני חושב שתמ"א 38 מאוד הצליחה, בשונה ממה שאתה אומר. זה הצליח אבל רק באזורי ביקוש. רוב הדירות להבנתי שזקוקות לחיזוק מפני רעידות אדמה נמצאות בבית שאן - - - זה ממש לא נכון. אתה טועה בטרמינולוגיה. כששאלת אותו מקודם כמה דירות ישנות יש שצריכים, שם דווקא זה מתחלק די שווה בשווה בצורה כזו או אחרת, כי הרבה מאוד דירות ישנות קיימות בגוש דן ובאזורי הביקוש, ששם באמת הנושא של תמ"א 38 וכל גרורותיה מה שנקרא, וגם הדברים וההקלות שעשינו עכשיו בחוק ההסדרים, אני מקווה שיתנו תנופה יותר חזקה לפעילות הזאת, אז שם לאט-לאט הפערים נסגרים. איפה שלא נסגר הפער ולזה כנראה התכוונת, זה דווקא באותם 10-12 ישובים שנמצאים על השבר הסורי-אפריקני, ששם אין כדאיות כלכליות לא לתמ"א 38 ולא לחיזוק מבנים ולא לשום דבר. אליהם התכוונת. אני מסתכל על המפה של הסכנה הסיסמית של עוצמת רעידת האדמה או רעידות אדמה שצפויות לפקוד אותנו חס וחלילה, ודווקא באזורים שבהם מקדם הסכנה הכי גבוה אין כרגע פתרון של המדינה מאחר וכוח השוק פחות יודע לתת להם מענה, ועל כן גם תמ"א 38 וגם חלופת שקד שנחקקה ב-2022 לא נותנות מענה. על כן השאלה שלי איך אתם כן נותנים מענה לאזורים שנמצאים בסכנה הכי גדולה, שבהם כוח השוק לא יודע לתת להם פתרונות, לא בדמות של תמ"א 38 שפסה מן העולם כמעט, ולא לפי חלופת שקד שזה הסתכלות יותר מרחבית על התחדשות עירונית. אין פתרון כרגע לפריפריה. היו שתי עבודות במהלך השנים של ועדות בין-משרדיות שהציעו פתרונות לנושא הזה והציעו פתרונות ישימים שאפשר לדעתנו לעשות את זה, אבל הדבר הזה נעצר במשרד האוצר. באותו תקציב של 15 מיליארד לעשר שנים - - - זה כלול. האם כלול בתוכו גם הנושא של - - - כלול תקציב לתוכניות לשיפור עמידות מבנים בפריפריה. כמה מתוכו בערך? נדמה לי 5 מיליארד אם אני זוכר נכון. פחות מ-50% מהתקציב עצמו. אולי לפני שאתה תמשיך,

תעשי לנו קצת סדר בעניין של תמ"א 38, איפה היא כן אפקטיבית, איפה פחות,

את הכותרת אנחנו כולנו מכירים. אנחנו לא סתם חוזרים על זה מישיבה לישיבה, כי אנחנו פוגשים את זה כל פעם בישיבה בנושא אחר, לכן אני עוד פעם אזכיר גם לאוצר: תברחו מזה כמה שתברחו, בסוף אנחנו נגיע למקום הזה שנקרא מבחינתי התחדשות עירונית כוללת באזורים הללו, באותם 10-12 יישובים, גם כהמשך לפיילוט שאני מבין שבזמן הקרוב מאוד, ומהנהנת בראשה עינת, הפיילוט יורחב בעוד כ-100 150 מיליון שקל, אותו פיילוט שהחל אז בזמנו בקדנציה הקודמת, אבל מעבר לזה הפיילוט הזה הוא רק לתת טיפה את הטעם. אני אבקש מעינת קודם כל את הסקירה התכנונית לעניין הזה. תודה רבה. עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית. ראשית מבחינה מספרית, היקף הבנייה הרוויה בפריפריה לאורך קו השבר הסורי-אפריקני היא 4.5% מהבנייה הרוויה במדינת ישראל, כלומר אחוז קטן מאוד, כ-36,000 יחידות דיור מתוך כ-800,000 שניבנו לפני 1980 מצוי באזורים הסיסמיים. אין מחלוקת שהם נמצאים בסיכון גבוה יותר, אבל מבחינה מספרית האחוז הוא מאוד נמוך. רוב הבנייה הרוויה שנדרשת לחיזוק נמצאת במרכז הארץ. היית אומרת ש-30 ומשהו אלף יחידות נמצאות בסכנה, זאת אומרת צריך לחזק את כולן? התשובה היא כן. זה אומר ש-36,000 דירות מתוך ה-80 - - - אני אדייק במספרים. זה 800,000 יחידות דיור ב-80,000 מבנים בבנייה רוויה. מבחינת דירות זה 4.5% שטעונות חיזוק מפני רעידות אדמה. עינת, אמרת משהו שלדעתי זה מדלג.

כל השאר זה נמצא במרכז הארץ ולכן מחפש פתרונות.

יש הרבה דירות שהן לא חסינות מרעידות אדמה, הן לא באזורים של הסיכון הסיסמי הגבוה, אבל הן לא במרכז הארץ. הן עדיין בפריפריה. נכון מאוד. אבל לא בעשרה יישובים. כן, לא בעשרה היישובים. יש שלוש קבוצות, בגדול, אדוני היושב-ראש. יש דירות שנמצאות בעשרה יישובים. הן כולן במקומות לא משתלמים כלכלית לקדם התחדשות עירונית והן בבעיה הכי גדולה כרגע ובסיכון הכי גבוה. גם הסיכון וגם חוסר הכדאיות הכלכלית. יש קבוצה שנייה שזה כל שאר הפריפריה, מבנים שהם לא עמידים מול רעידות אדמה, ששם אין כדאיות כלכלית. הסיכון הוא יותר נמוך. גם הסיכון יותר נמוך, ויש מקומות שהכדאיות הכלכלית יותר גבולית.

היא יותר בקריית אתא, במקומות אחרים, שעם קצת מאמץ אתה יכול - - - יש שם קרקע משלימה, אתה יכול לקדם את זה, או כסף שהוא חילופין לקרקע משלימה. יש את הקבוצה השלישית, מרכז הארץ שזה כדאי - - - שם אנחנו צריכים רק לא להפריע ולפתוח חסמים,

אני רוצה להפתיע עם נתון טוב, ולומר שמתוך ה-800,000 יחידות דיור שנדרשות לחיזוק, סדר גודל של כ-450,000 נמצאות כבר היום בתהליכי התחדשות עירונית בשלבים כאלה או אחרים, וזה נתון שלא נאמר. התשובה היא לא רק תמ"א 38. גם פינוי בינוי היא תשובה ישירה לחיזוק ועוד תועלות רבות. יש גופים מסוימים שמדברים רק על תמ"א 38 כמענה, אז גם פינוי בינוי, לכן אנחנו היום מדברים על 450,000 יחידות דיור קיימות. אני לא מדברת על התוספתיות. אני כרגע מתייחסת ליחידות הקיימות. למעלה ממחצית מיחידות הדיור מטופלות. שזה פנטסטי. אז זה נתון שלא מדברים עליו והיה לי חשוב להציג אותו. כולן באזורי הביקוש? באזורים שבהם יש כדאיות כלכלית בצורה כזו או אחרת. אם תירצו שאני ארחיב את הנתונים, אני ארחיב. אם לא, אז אני אעצור פה. כן חשוב לי. אני אחסוך את השאלה הבאה של יוראי. אנחנו יודעים שוודאי שאף אחד מה-450,000 האלה לא נמצא בעשרה יישובים הללו, כמעט אף אחד, אני מתאר לעצמי. משרד השיכון עשה הליכים של חיזוק בלבד ב-1,800 יחידות דיור. נגיע תיכף לסקר שבעצם הוחלט במהלך הדיונים כאן, שהיה בחוק ההסדרים, אבל אני כן הייתי רוצה לדעת מי אותם היישובים אחרי ה-10 12 היישובים הללו? עד למרכז, אותו שלב שני שהגדיר אותו זאב, מעגל שני. כמה במעגל הזה מתוך ה-450,000 נמצאים? האם כל ה-450,000 הם במרכז, בצנטרום של הפיילה מה שנקרא, או שיש לנו גם מה שנקרא במעטפת יותר, שאני מקווה שככה זה. אין לי פה את הפילוח המדויק של כמה במעטפת וכמה בצנטרום של הפיילה, אבל כן יש לנו גם במעטפת, חד משמעית. יש לנו היתרי בנייה בקריית גת, יש לנו היתרי בנייה אפילו בנהריה. גם במעטפת יש. במקומות שהם יותר גבוליים. נכון. לומר בכנות, יש מקומות שהם בין לבין ואנחנו עדיין לא מצליחים להגיע לשם בגלל חוסר כדאיות כלכלית. לגבי עשרת היישובים, אנחנו ממש נמצאים בסיומו של הליך מיפוי להתחדשות עירונית כמעט בכל עשרת היישובים. המיפוי לקח בחשבון הרבה מאוד מרכיבים. כמובן גם קיבלנו שכבות מהמכון הגיאופיזי. גם בתוך הערים שיושבות על הקו הסיסמי יש שכונות שהן בסיכון יותר גבוה,

יש קו הבקע, איך זה נקרא? יש גם העתק. קיבלנו את כל הנתונים האלה מהמכון הגיאופיזי, וכל המרכיבים האלה נלקחו בחשבון. כשאנחנו ממש בחודש הקרוב נסיים את המיפוי נוכל לעשות איזושהי חלוקה שתאמר, האזור הזה והזה, הבלוק הזה והזה מתאים להליך של פינוי-בינוי והאזור הזה והזה לא יוכל ללכת להליך של פינוי-בינוי ולכן יצטרך לעבור הליך של חיזוק בלבד, ששני התהליכים, חשוב לומר, מצריכים כרגע תקצוב. במהלך הבדיקה הזאת שאתם מסיימים אותה, בעצם יש לכם את כל הנתונים של המקומות המסוכנים באותן ערים. נכון. ואז השאלה מה הפתרון המיטבי, האם זה התחדשות עירונית, תמ"א 38 או חיזוק מבנים או דברים אחרים? נכון מאוד. עכשיו הצעד הבא, כי לשמחתי הרבה קיבלנו מהאוצר תקציב גם להתקדם, לא רק למפות אלא גם להתקדם ואנחנו כבר השנה מתחילים בתכנון אחרי שנסיים את התהליך, כמובן בהתאם לקריטריונים מסודרים נקבע לאיזה שכונות, איזה מתחמים אנחנו נכנסים לתכנון של מתחמי פינוי-בינוי. זה פעימה ראשונה של 60 מיליון. אני מאמינה שבשנה הבאה נקבל פעימה נוספת של 60 מיליון, אז כבר אנחנו מתחילים בתכנון מפורט - - - שמתוכה ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה. אני לא יודע למה את אומרת מקווה, כי בדיונים שהיו כאן דובר על 120 מיליון בשנתיים הללו, למרות שאני לא חושב שזה מספיק. מר וקסלר. תקציב 2024 יש 60 מיליון שקל נוספים לנושא הזה.

דיברת על זה שתוך כמה זמן אתם אמורים לקבל את תוצאות הסקר הזה? תוך חודש ימים לכל היותר. 60 הוא אמר

60 יש. הם כבר יצאו לדרך. האמן לי, אנחנו פה בדיון. הם יודעים שאני שואל על זה כל הזמן. למה אני כל כך מרוצה מהסקר הזה שנעשה או מהבדיקה הזאת? קודם כל היא תיתן לנו את המיפוי, אבל דבר כזה הוא גם מחייב בסוף. כשדוח כזה יונח על השולחן, תאמינו לי, הטרמינולוגיה שלנו גם תשתנה כלפי מי שצריך להתחיל להזיז את זה, בגלל שבסוף הדברים ידברו בעד עצמם. מה שחשוב בעניין הזה, שנכנס גם האספקט של הדרך איך לעשות את זה. לעשות את זה בצורה המיטבית, פה הם יפגשו את החוסר בכדאיות כלכלית ושם הם יצטרכו לבוא עם פתרונות שחלקם נמצאים בתוך ה-15 מיליארד האלה לעשר שנים, וחבל שזה כל כך הרבה זמן, והם יצטרכו למצוא את זה גם בדברים שנאמרו כאן בוועדה, למשל הנושא של מיסוי, הקלות במיסוי משמעותיות לפרויקטים האלה, שזה דבר אחד. מיסוי צולל. אני רציתי בכלל מע"מ אפס בגלל שמע"מ אפס קיים בחקיקה היום. הרי איך אנשים יכולים לתת את הדירה שלהם ליזם ולקבל דירה? יש מע"מ אפס, נכון? במקומות האלה אם אי אפשר לבנות את הבניין כי אין כדאיות כלכלית, אז המע"מ אפס צריך להיות גם על הדירות שכביכול הקבלן מרוויח עליהן. אם הוא לא ירוויח עליהן הוא לא יגיע לשם. רוב מכשירי הווייז של קבלני ישראל, יוזמי ובוני ישראל, החלק שלו שהוא מתחיל לדבר עם הצפון הרחוק או הדרום רחוק זה רק בחופשים, לא בעבודה, כי אין כדאיות. את זה אנחנו צריכים להשלים. יש צפי לסיום המיפוי? אני אמרתי, לכל היותר תוך חודש. אוקיי. הם עובדים בקצב. אנחנו כבר ממש לקראת הסוף. אוקיי. משרד השיכון, רצית לומר משהו? בני תמים ממשרד השיכון. נעשה סקר שדיברו עליו כאן על 80,000 מבנים שאותרו. זה סקר שנעשה ב-2018 על ידי ועדה בין-משרדית, כאשר כ-36,000 מבנים נמצאים בפריפריה, לא על קו השבר הסורי-אפריקני. על קו השבר הסורי-אפריקני נבחרו עשרה יישובים שאמורים לטפל בהם. זה הפיילוט שדיברנו. אותרו 1,780 מבנים שצריכים חיזוק. משרד הבינוי והשיכון בסבב הקודם קיבל החלטה לחזק מבנים שיש בהם רוב דיור ציבורי מאחר ולא היה תקציב שהתקבל מהאוצר, וכיום אנחנו נמצאים שיש תקציב קיים ואנחנו מחזקים מבנים - - - אותו תקציב לפיילוט לא התקבל? לא התקבל. לא, לא, שנייה, זה שני דברים שונים לגמרי. משרד השיכון עוסק בחיזוק בלבד ללא תוספת יחידות דיור.

אנחנו מדברים כאן בעצם על חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה ללא תוספת יחידות דיור. כמו שאמרה עינת בצדק, זה שני תהליכים שונים. התחדשות עירונית זה תהליך אחד, חיזוק מבנים קיימים זה סיפור אחר. וזה תרתי דסתרי. יכול להיות שאתם מחזקים היום - - - יש מקומות שמזוהים ללא פוטנציאל להתחדשות עירונית מכל מיני סיבות, לא רק כלכלית אלא בכלל. קאט קליר כאילו? כן, ולכן בדיוק אנחנו עושים את המיפוי. זאת המטרה שלו.

אין ברירה אלא ללכת לכיוון - - - . זה דבר אחד. דבר שני, באמת התקציב לנושא הזה הוא היה מאוד בעייתי מבחינת משרד האוצר. אנחנו ביקשנו תקציב, בזמנו כשהייתי שר השיכון, על כל מה שצריך לטפל בו וגם תקציב ייעודי למה שיותר דחוף, וההיענות הייתה קרובה לאפס, לכן מה שנאלצנו לעשות כהחלטה שלי ושל המנכ"ל, לקחת את כל התקציב של שיקום שכונות בכל הארץ ולתעדף אותו לנושא הזה בראש וראשונה בגלל הסכנה לחיי אנשים. אז חטפתם ביקורת למה הפסקתם את שיקום שכונות. בסדר, חטפתי ביקורת. מתוך זה גם התקציב לא הספיק ואנחנו בעצם מצטמצמים רק למבנים שיש בהם רוב דיור ציבורי.

זה עדיפות שנקבעה כי פה אחריות של המדינה גדולה עוד יותר, כי היא הבעלים של רוב הדירות בכזה בניין. זאת אומרת, מתוך 1,781 מבנים, כ-200 מבנים הם עם רוב דיור ציבורי, אותם אנחנו נחזק ולהם אנחנו מנסים להשיג תקציב. יש לנו תקציב קיים וכרגע אנחנו מחזקים כ-42 מבנים. יש עוד 90 מבנים שגמרנו לחזק ואנחנו נמצאים כרגע בשלב לקראת חיזוק של עוד 42 בתקציבים הקיימים. אנחנו מחכים לקבל תקציב נוסף מהאוצר. זה רק במקומות שבהם לא ניתן לעשות התחדשות עירונית. המיפוי שעינת דיברה עליו זה מיפוי שבא בעצם לדייק את האזורים שבהם נוכל לעשות חיזוק ובהם נצטרך לעשות התחדשות עירונית. אנחנו נוהגים לדבר אחד עם השני. אנחנו מדברים אחד עם השני. אנחנו עובדים יחד. תמשיכו את המנהג הזה. לא כולם נוהגים ככה לעשות. לכן הדגשתי. אנחנו שם.

נציג האוצר,

אפשר רגע שתשב איתנו ליד השולחן? אם ככה, אנחנו הגענו כרגע בעצם לשלב שבו בעזרת השם בעוד חודש כבר יהיה תוצאות הסקר למיניהם ושמתוכם ייגזרו מקומות שבהם הם יבקשו לתת מה שנקרא 'GO' לצאת קדימה לתכנון. תיכף אני אשאל אותך גם איך אפשר לעשות את זה בצורה יותר מואצת, אבל אני קודם כל אתחיל לראות אם יש תקציב לדברים הללו. גם התקציב לתכנון שזה כרגע קיים, אם אני מבין נכון, תקן אותי, אבל אני יותר בא ואומר, בוא נצפה פני עתיד. תכנון, אם נאיץ אותו בצורה טובה, הוא לא חייב לקחת שנים רבות. אולי נשמע תיכף לאן זה הולך, אם זה הולך לוותמ"ל או הולך לוועדה מחוזית או לבנות מסלול מיוחד כרגע לפחות לאותם עשרה יישובים, מסלול רעידות אדמה VIP, מה שנקרא, של אלה ששפר גורלם והם גרים על המקום הזה. איך מבחינה תקציבית אתם צופים את הביצוע של הדברים הללו? ביצוע מבחינתי זה לראות איך סוגרים את הפער ולהפוך את אותן תוכניות לכלכליות, בגדול. אין לך הרי את התוכניות. כרגע אתה לא יודע להגיד מספרים מדויקים, אבל בגדול מה הכיוון של האוצר? אם אפשר, החזון. קודם כל התכנון כמו שלמדנו בשנים האחרונות, ככל שהתחום של ההתחדשות עירונית התחזק, הוא הרבה פעמים מביא פתרונות בפני עצמו.

בפיילוט אחר שאנחנו מבצעים בעולם של התחדשות עירונית ברחובות ראינו שבחלק מהמקרים באמת ניתנה תוספת תקציבית להבאה של כדאיות כלכלית אבל במקרים אחרים התכנון שנעשה יותר יעיל והלכו במקרים מסוימים לרה-תכנון במתחמים, הביא לכדאיות כלכלית בפני עצמה, לכן אנחנו רוצים לראות באמת איך התכנון מייצר לנו את הבסיס לצאת לדרך. תן לי להוריד לך את החלום בעניין הזה. ברחובות זה יכול לקרות, במקומות אחרים זה יכול לקרות. לא בעשרה המקומות האלה, לכאורה. נאמרו פה כל מיני מספרים מקודם. אני חושב שהמספרים האלה הם לא רלוונטיים כי אף אחד לא באמת יודע מה המספר הנכון שנדרש פה ומה המודל הכלכלי שיכול להחזיק את הדבר הזה. ברור שאם הממשלה תרצה לקדם את הדבר הזה, היא תצטרך להקצות לזה משאבים משמעותיים. אני לא יודע להגיד אם זה ה-10 מיליארד שנאמרו פה או פחות מזה. ברור שזה גם דבר שייפרס על הרבה מאוד שנים. 15 מיליארד. 15 מיליארד או יכול להיות גם 20 מיליארד ויכול להיות גם 2 מיליארד. אתם עומדים מאחורי ההחלטה של 11 מיליארד? ההחלטה הזו זה איזושהי טיוטה שמשרד הביטחון הכין. הועברה אלינו. לא התנהל סביבה דיון כמו ששמעת, בממשלה. בסופו של דבר התכנון הוא הבסיס לצאת לדרך לדבר הזה. יש לי בראש איזשהו מונח לא פוליטיקלי קורקט אז אני לא אגיד אותו, אבל התכנון הוא למעשה מייצר לנו איזושהי התחייבות לעתיד לעולם הזה של ההתחדשות עירונית. עד היום אפילו התכנון לא היה באותן ערים בעלות הסיכון הגבוה, ולכן המחשבה על התחדשות עירונית שם היא הייתה כל כך רחוקה ששום דבר לא קרה עם זה. ביום שיצאנו לדרך עם התכנון, למעשה התנענו את השרשרת הזו של התהליך שבסופו של דבר זה כנראה יחייב את הממשלה לבוא ולקבל החלטה איך היא מביאה את הפתרון הזה לאותם אזורים שיתוכננו. הרשות להתחדשות עירונית תתכנן כנראה עשרות מתחמים בערים, ובסוף הממשלה תצטרך להחליט איך היא מביאה את הדבר הזה על פתרון, בין אם בתכנון ובין אם בדרכים אחרות. טוב, קודם כל זה ברור שהדרך הכי בטוחה לנסות לקבור את זה או למרוח זה כמובן להגיד, בואו נקים עוד ועדה שעוד פעם תבדוק ועוד פעם תספור, ועד אז אנחנו לא מבינים, ובואו נתרכז בינתיים רק בתכנון שזה הסיפור הזול. התכנון הולך בעקבות כדאיות כלכלית ומסלול שמייצר היתכנות כלכלית. חשוב לי לענות שזה לא נכון. אני לא הפרעתי לך. אני מצטער שאני מפריע. התכנון ילך גם למקומות שבהם אין כדאיות כלכלית. יתבצע באזורים האלה תכנון. הרשות להתחדשות עירונית תמיד עזרה בסיוע בתכנון של פרויקטים גדולים במקומות שהייתה כדאיות כלכלית. מתי התחיל לזוז כיוון תכנון גם לפריפריה? כשבא תקציב באופן תקדימי לטובת סגירת הפערים הכלכליים להתחדשות עירונית בפריפריה, תקציב אוצרי שהבאנו בממשלה הקודמת, ומצד שני גם מבחינת הנחיית המדיניות - - - שהוא אפילו לא טיפה בים, כולל הטיפה שהוספנו השנה. תיכף אני אדבר על זה. גם הנחיית מדיניות שנתתי לרשות לאור זה שסוף-סוף יש פתאום היתכנות כלכלית, כן לנסות ללכת לקראת הרשויות שביקשו סיוע בתכנון במקומות האלה, ואז משני מקומות זה זז, גם קידום של התכנון בעקבות זה שזה הפך למעשי. נניח עשר רשויות השתתפו בקול קורא שיצא בנגלה הקודמת של הכסף, זכו רק ארבע, אבל גם מי שלא זכו - - - אגב, פה שאלנו מה קורה עם זה, וזה לא קיבלנו תשובה כי ענית על החיזוק. מה קורה עם הפיילוט הזה של ארבעה הפרויקטים? דקה אני עוצר אותך, בסדר? ברור לי שאתה גם מסוקרן לדעת. בארבעת הפרויקטים שנבחרו אנחנו מקדמים תוכניות מפורטות. תוכנית אחת כבר אושרה בקריית שמונה. כשאת אומרת אושרה, ועדה מחוזית - - - מחוזית, כן. תוכנית מאושרת. נתנו לזה עדיפות מבחינת המהירות שלה? אני חייבת לומר, התחלנו את התכנון עוד קודם אבל בהחלט קיבלנו רוח מאוד אוהדת מהוועדה המחוזית צפון, חד משמעית, ואנחנו שם נערכים ממש עכשיו כבר למכרז לבחירת יזם ולתת את המענק - - - זה כבר אחרי הפקדה? מאושרת. תקפה. מזל טוב. לא נעשה שם איחוד וחלוקה, אז אנחנו עושים כרגע איחוד וחלוקה ונערכים למכרז

וברשויות אחרות? ברשויות אחרות אנחנו מתכננים. לא, מהפיילוט.

שדרות, שלומי ומגדל העמק. בית שאן. הרביעי היה בית שאן, לא מגדל העמק בסוף? סליחה, אתה צודק, מגדל העמק. אנחנו מקדמים בשיתוף עם הרשויות המקומיות. יש יועצים חברתיים שמסייעים לבעלי הדירות, נותנים להם את כל התמיכה. זה בעצם גם הרשויות עצמן. גם בעלי הדירות לא מכירים תהליכי התחדשות עירונית, אז אנחנו נותנים להם את כל המעטפת. משרד הביטחון כבר נערך. אפילו רודפים אחריי להעביר לנו את הכסף כבר לקריית שמונה. אני חייבת לומר, היה שם איגום תקציבי. אם זה היה באזור המרכז אותם מקומות, אז כבר היה יזם שכבר היה מנסה לקשור אותם ביחד. מי עושה את העבודה הזאת כרגע? אנחנו עושים את כל העבודה התכנונית ועוזרים לדיירים לעשות מכרז לבחירת יזם. ממש איתם יד ביד את כל המהלך.

כן, תמשיך. הפרויקטים האלה הם אלה שהתניעו תהליך תכנון, כי גם רשויות שלא זכו אמרו, אם היה פעם אחת,

כדאי לי לקדם כי אולי זה יבוא ויהפוך לרלוונטי, וגם אלה שזכו אמרו, כדאי לי לקדם מקומות אחרים כי אולי המדינה תמשיך את זה. יחד עם זה, כמו שאמרת, עם כל החשיבות והתקדימיות של מה ששמנו וזה התחיל להתניע תהליך שהיה באפס במשך שנים, וגם עם הכסף שבעקבות הלחץ שלך הוסיפו עכשיו ותבורך על זה, זה טיפה בים, כי משם לא תבוא הישועה. משם זה רק תחילת הדרך, לכן אני מאמין שבסוף בכסף תקציבי לא יהיה ניתן לפתור את זה והפתרון האמיתי זה יצירת כדאיות כלכלית. מה הכלים לזה? זה או משחקים בעלות הקרקע,

תקרא לזה קרקע משלימה או תקרא לזה כסף - - - . זה יותר יעיל, אגב, מקרקע משלימה. שווה קרקע משלימה. הפיילוט האחר שלא יודע מה קרה איתו, הרי האוצר אישר לרמ"י לעשות פיילוט בחמישה מקומות. לא ללכת על קרקע משלימה פרופר שזה נורא מסובך ביורוקרטית היישום של זה, אלא לאפשר שיווק של זה והכסף כתוצאה מהשיווק לשים לטובת - - - בינתיים האוצר מתנגד לזה. הוא הסכים לפיילוט בחמישה מקומות. הפיילוט מתקדם. האוצר אישר את זה כפיילוט. לדעתי זה לא נעשה. הפיילוט קורה. המטרה הייתה להרחיב את זה לכל הארץ.

עינת תדע להסביר יותר טוב ממני, אבל רחובות, לוד. אה, באותם המקומות האלה. צריך לומר בכנות שבפריפריה באזורים שאנחנו עוסקים בהם, הקרקע המשלימה, לצערנו בגלל הערך הנמוך שלה היא פתרון שהוא בכלל - - - אבל זה כלי מאוד חשוב במקומות הביניים כמו שאמרת, כי הפער בין קרקע משלימה לבין כסף שווה ערך קרקע משלימה הוא לפעמים כן פרויקט/לא פרויקט בהרבה מקומות. תוסיף לזה עוד זרוע של הקלות במיסוי שדובר והובטח. בזה בדיוק אני רוצה לסיים. לא צריך להקים עוד צוותים. ישב צוות בין-משרדי עם כל הנציגים של כולם. זה נכון שאגף תקציבים מתנגד למסקנות של הצוות.

גם רשות המיסים - - - נכון, אבל רוב מוחלט של חברי הצוות הזה אישרו דוח. הייתה שם דעת מיעוט של משרד האוצר, כדרכם בקודש. הדוח הזה גם הוצג לקבינט הדיור, קיבל את ברכתו של קבינט הדיור לכן לא צריך עכשיו עוד פעם להקים צוות ולחכות עוד שנה. יש שם שורה של המלצות, שההמלצה הכי מרכזית הייתה בתחום המיסוי.

אני יכול לספר לאדוני, הגשתי הצעת חוק טרומית עכשיו לוועדת שרים לחקיקה. מה היא החליטה? לחכות עם זה שלושה חודשים כי הממשלה עוד לא גיבשה את המדיניות שלה בתחום הזה.

אף אחד לא ממהר. אתה ערני, והיית פה בישיבות בחוק ההסדרים ועזרת לנו גם בלחץ הזה בכיוון הזה. לו אני הייתי יועץ למשרד האוצר וכנראה שאני לא כזה, גם הייתי משתמש באותם מקומות של קרקע משלימה, להפוך אותה לתקציב כמו שאתה אמרת, בחלקים מסוימים, כי באמת בפריפריה ערך הקרקע הוא נמוך. אין הרבה מקום לשחק שם עם הנחת קרקע כי המחיר שם הוא כבר אפס גם היום, ולהוסיף על זה את הזרוע של הטבות במיסוי, ואז אתה יכול להפוך את זה בצורה כזו, בצורה אחרת, מס רכישה, לא מס רכישה, מע"מ אפס, לא מע"מ אפס, tax credit בתור שיטה, כן או לא, אבל אתם לא תברחו מזה, אתם תגיעו לשם. אני הייתי רוצה לדעת איפה עומדים הדיונים אצלכם באוצר בעניין הזה? אני אתייחס תחילה לדברים של חבר הכנסת אלקין. אכן ישב צוות. אנחנו סבורים, אני חושב שזה יותר רחב מרק משרד האוצר, שהדוח שהצוות הזה קיבל הוא לא בר קיימא, כלומר הוא לא מודל שיכול להביא ליישום של הדבר. עזוב אותי את הדוח. הדוח, הבנתי. רעיונות מהדוח אפשר לקחת גם אם לא תאמץ אל כל הדוח. על מה אתם חושבים עכשיו? הרי אתם צופים פני עתיד ואתם יודעים שאתם תגיעו לזה, כי הלכתם על התכנון. התכנון יאלץ אתכם בסוף להגיב, ואם הוא לא יאלץ אתכם אז אנחנו נאלץ אתכם.

איפה ההתקדמות לגבי באיזה אלמנטים אתם הולכים להשתמש כדי להפוך את הכדאיות הכלכלית בפרויקטים הללו? אקדים ואומר שאין לנו מודל שהוא מספיק מגובש כדי שאני אוכל להציג אותו פה בצורה מפורשת וברורה. אני כן יכול להגיד שאנחנו בהחלט בוחנים את זה ויושבים עם כל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים.

אני לא רוצה להתחייב על הדבר הזה. אני יכול לבחון את זה ולתת מענה בישיבה הבאה. אני כן אגיד שאנחנו בוחנים את המודלים הכלכליים ואת כל הכלים שניתן להשתמש בהם, בין אם זה תקציב שדיברתם עליו, רכיבי מס ורכיבים נוספים לרבות דברים תכנוניים כמו שדיברת על ועדה מיוחדת, דברים כאלה שאני חושב שהם בהחלט כלים משמעותיים. זה אני רוצה להעביר יותר גם לכיוון עינת. האם לדעתך יש צורך באיזה שהן החלטות? אני חושב שכן, לבנות איזשהו מסלול למסה הענקית שאתם הולכים לקבל, של תוצאות הסקר שלכם, שאז גם אני מתאר לעצמי שגם תעשו תעדוף מסוים שייקח בתוכו גם את הסכנה יותר, ומצד שני גם כדאיות כלכלית כזו או אחרת. האם יש איזשהו מנגנון או האם יש איזושהי חשיבה אצלכם? הרי חלק מהדברים האלה גם יפלו כשנגיע כבר לעוד דבר שהחלטנו בחוק ההסדרים, הנושא של רישוי עצמי, שיכול להיות שאפשר כבר מהיום לבנות את הדברים הללו או בטרום כבר אחר כך, של הוצאת היתרים. אני שמחה שאתה כבר שם. אני כבר שם כי אני תיכף חוזר לוועדה מחוזית. אני בא ואומר, גם בוועדה מחוזית, האם לא היה כדאי אולי שבכל ועדה מחוזית, הרי מדובר פה בדרך כלל במחוז אחד או שניים כרגע, ולקחת ולבוא לחזק את המחוז הזה בצורה אינטנסיבית לצורך המבצע הזה, שהם יוכלו להמשיך לעבוד את העבודה שלהם, לקחת חלק מהדברים כדי להגיע לאיזשהו טווח של תכנון מהיר יותר. הוא הרבה פחות מסובך. הרי תכנון בתוך עיר אורבנית צפופה כמו באזורי מרכז, היא הרבה יותר מסובכת מאשר באזורים של הפריפריה, שם הבנייה יותר רחבה, שטח לדירה הוא הרבה יותר גדול. הרי לא השטח הוא הבעיה שם, אלא הבעיה שם היא יותר הדברים שנעשו בימי 'אנו באנו' ועשו את זה מהר, וטוב שעשו את זה אז כי אחרת היה 'אנו' אבל לא היה 'באנו', וזה בסדר. תשתפי אותי בחלומות שלכם ואם אנחנו יכולים לעזור לכם להגשים אותם. כפי שאמרת, מכיוון שתשעה מתוך עשרת היישובים משויכים למחוז צפון, ואם אני אעשה איזושהי הערכה, אני מאמינה שאנחנו נתקצב סדר גודל של בין 50 ל-60 תוכניות. אם ניקח שרובן הגדול יהיה במחוז צפון, אז חד משמעית אם אנחנו רוצים להאיץ את התהליכים, דרוש גם בנושא הזה איזשהו תגבור/חיזוק/ועדה ייחודית, כל תשובה נכונה. אתה רוצה עזרה - - - אני מאוד רוצה עזרה מרותי. רותי רוצה בדיוק כמוני. תיכף היא תשלים. אני רק אומר שצריך לזכור שגם בוותמ"ל יש סף כניסה כרגע, שבפינוי-בינוי הוא עומד על תוכניות שמציעות 400 יחידות דיור לפחות. זה מאוד תלוי במתחם. הדוגמה של הפרויקט בקריית שמונה, הוא פרויקט קטן יחסית עם 180 יחידות דיור. כל פרויקט באזורים האלה לא יהיה 400 ו-500 כי זה לא מגדלים, אלא אם כן תפסת שטח אדיר. בדיוק. תא שטח אדיר, גדול מידי, הוא גם יסרבל את התוכנית. זה מצריך מענקים מאוד גדולים. נכון. לכן כנראה שחלק גדול מהתוכניות לא יעמדו בתנאי הסף של כניסה לוותמ"ל, וחד משמעית צריך תגבור של ועדה מחוזית צפון בצורה כזו או אחרת. אני רק אגיד שיש במסגרת החוק ועדת משנה להתחדשות עירונית שבה ניתן לקדם את התוכניות, אבל זה כמעט אותם אנשים. זה לא שיש עוד נציג למשרד התחבורה.

כן, אבל זה כמעט אותם אנשים עכשיו. אם היום אנחנו נתחיל להיערך לתוספת משאבים, אין לי ספק, מר וקסלר, אני בטוח שהאוצר, אם הוא כבר נכנס לתכנון הזה והכול, הוא יתקצב את הדברים הקטנים האלה לעומת מה שמחכה לו בהמשך. אתם צריכים להיערך להתחיל לדרוש את זה היום ולתת להם ללמוד את העניין הזה. אני בטוח שעל זה לא נלך לרב, מה שנקרא. אני אשמח שרותי ממינהל התכנון תשלים. בבקשה, רותי. האם אתם חושבים על זה? האם אתם שם? האם מתכננים משהו? איפה את צריכה עזרה? רותי שוורץ, מינהל התכנון. ספציפית לגבי השאלה של המחוז, אנחנו באמת בקשר עם הרשות להתחדשות עירונית והבנו שרוב התוכניות, תשע הערים הסיסמיות מתרכזים במחוז צפון. התחלנו לחשוב באמת איך מבחינתנו מקדמים את התוכנית בצורה הכי מהירה ושלא ייווצר לנו שם צוואר בקבוק. אנחנו חשבנו על תוספת של יועצים, כוח אדם פשוט כדי שהתוכניות האלה יתקדמו מהר. בנוסף גם התחלנו איזושהי עבודה של מה התוכניות האלה יכילו. יכול להיות שלא חייבים להכיל את כל הנספחים, כלומר גם עבודה של איך התוכנית תוגש כדי שהיא תהיה - - - לייצר מה שפחות רגולציה לא הכרחית,

אנחנו עובדים על שני המישורים האלה ביחד עם הרשות ובהחלט נדרש פה איזושהי תוספת לא גדולה, ממש קטנה כדי לתגבר את היועצים שם. מתי הדרישה הלא גדולה הזאת תצא לכיוון האוצר? היינו בשיח. עוד לא יצאה דרישה רשמית. אתם מתקדמים לעניין הזה?

אני אוהב את הרכילות הזאת של מתי יצא המכתב? מתי נתנו תשובה? תעדכנו אותי. בסדר. אדוני, אני רוצה רק להוסיף על עוד כלים שיכולים אולי לעניין פה. אחד, דיברו מקודם באמת על חלופת שקד שהיא 400 ו-200% לכל ועדה מקומית, אבל יש בחוק כלי לאפשר הרחבה בצו עד 550%, עם ממ"דים, בלי ממ"דים.

להתחדשות עירונית לאותן ערים שנמצאות בפריפריה, שהערכים הכלכליים שם מצד אחד נמוכים, והערכים הסיסמיים הם גבוהים. השאלה אם אופי הבינוי במקומות הללו מתאים לאחוזים כאלה?

ראשי רשויות שרוצים אצלו גם מגדל, אני לא יודע אם עיר סבירה בפריפריה - - - טבריה, עיר שלא דיברנו עליה מזמן. למה לקלקל? אנחנו בדיון כל כך טוב.

היא עיר שעם ערכים סיסמיים וערכים פריפריאליים. לא יהיה פה דיון פרסונלי. אוקיי, אז לא טבריה. תכנוני-פרסונלי. לא נדבר על טבריה.

אתם התאהבתם בטבריה. אנחנו אהבנו תמיד. אתם אוהבים אותה יותר מידי, בגלל זה ככה נראים הערכים הסיסמיים אל מול חיזוק המבנים בטבריה. טבריה ואת תושביה. אותם חלקים, מה שאת מדברת עליהם, האפשרויות להגיע ל-550% וכו',

אם זה המקום המתאים לעניין הזה, כבר עניין תכנוני.

זה לגמרי עניין תכנוני ואני מזכירה שבסוף זה סמכות. הוועדה המקומית יכולה להחליט גם לא להגיע ל-550% אם נחליט ללכת לכיוון הזה. אני לא בטוח שהוועדה המחוזית תרצה. זה היתרון, שזה בסוף סמכויות של ועדות מקומיות. כל חלופת שקד זה סמכויות של ועדות מקומיות. זה דבר אחד. אגב, באותם מקומות יש תוכניות כוללניות? יש משהו שכבר נעשה? חלופת שקד היא באה ביחד עם תוכנית כזאת, אז ככה שזה לא רלוונטי בכלל. חלופת שקד יכולה גם לעבוד כשאין תוכנית כוללנית. היא לא יכולה לסתור מעבר לאם הזכויות הן 30% בתוכנית כוללנית, אבל היא יכולה לעבוד במקביל. הדבר השני שרציתי להגיד, משרד השיכון, בני סיפר שהם מחזקים מבנים. הבנו שיש קשיים בהיתרים, אז הובלנו גם תמ"א ואנחנו מובלים גם תקנות עכשיו של מסלול מהיר כדי לאפשר את החיזוק שהם עושים באותם בניינים שהם באמת חושבים שצריך לחזק, שיהיה בכלל לכולם. מה שנקרא תוכנית פלוס היתר? תוכנית פלוס היתר זה בחלופת שקד והתקנות. למה את מתכוונת? אני מדברת על מסלול נוסף שעשינו בחודשיים האחרונים. התחלנו בתמ"א וברישוי מקוצר שיאפשר למשרד השיכון או למי שרוצה, כרגע הלקוח המרכזי זה משרד השיכון, להוציא את ההיתרים כמה שיותר מהר. בעצם אנחנו הגמשנו את הוראות הבינוי. אם צריך טיפה בגלל החיזוק לסתות מקווי בניין, התמ"א מאפשרת ובמקביל התקנות הן ללא מידע עם גרמושקה מצומצמת. כמה שפחות רגולציה בתהליך הזה. ימות המשיח. לגמרי. היום כדי לקבל היתר זה לוקח כמעט שנה לקבל היתר לחזק מבנה נגד רעידות אדמה. בתהליך שאנחנו מקדמים יחד זה אמור לקחת משהו כמו חודש, חודש וחצי. רעידת האדמה רודפת אחרינו. אם זה יקרה.

יש לי הערה קצרה דווקא לנציג האוצר שנראה לי הכי פחות מעורב בתהליך מיתר משרדי הממשלה, שמרגישים נכונות - - - לא,

זאת התרשמותי. אני רוצה לומר, רעידת אדמה שתחריב מבנים היא לא אירוע תיאורטי. לפני 96 שנים בדיוק מהיום הזה, ב-11 ביולי 1927 התרחשה רעידת אדמה ענקית בישראל שהחריבה 10,000 יחידות דיור, הרגה 300 איש, פצעה 1,000. אם תעשה את המכפלות של איך אוכלוסיית ישראל גדלה ב-96 שנים האחרונות, אנחנו מדברים על אלפי הרוגים, עשרות אלפי נפצעים. אני לא יודע איך אתה מעריך את זה או את המניעה של זה מבחינה כספית, אבל משרד האוצר לא צריך להיות בדיונים אלא צריך ממש לקדם את זה באופן מיידי כי דבר אחד הוא בלתי נמנע, רעידת האדמה הבאה. אנחנו לא יודעים מתי היא תפגוש אותנו, אנחנו לא יודעים איפה היא תפגוש אותנו, אבל ההשלכות שלה תהיינה הרסניות ולכן המעורבות שלכם היא חיונית. ישב פה חבר הכנסת אלקין. יושב פה יושב-ראש הוועדה. יש להם הרבה מאוד פתרונות. כרגע שמעתי ממך לא ולא ולא וזה כרגע נמצא בדיונים, שזה בשפה לא מכובסת, לא מעוניינים לקדם את זה. לכן אני אומר, מדובר פה בחיי אדם בראש ובראשונה ולאחר מכן נזק כלכלי אגבי שאני לא יודע להעריך אותו. אני בספק אם אתם יודעים להעריך אותו, לכן אני מפציר בכם לעשות מה שצריך כדי לקדם איזה שהם פתרונות. תחליטו אתם מה הפתרונות הכי כלכליים אבל תקדמו פתרונות.

הנזק האגבי שאמרת, אחד הפתרונות שאני הצעתי, סתם זרקתי את זה. יש קרן שנקראת קרן מס רכוש. יש גם קרן הארנונה. יש שם הרבה מאוד כסף. עזוב רגע. אני מדבר כרגע על קרן מס רכוש שהיא קרן חשובה מאוד ויש שם הרבה כסף, לדעתי משהו כמו 18 19 מיליארד. ברור שצריך לשמור את זה לאירועים כאלה ואחרים שצריך. איזה קרן אמרת? קרן העושר? לא, קרן מס רכוש. יש דבר שהוא הרבה לפני העושר והרבה לפני הארנונה. אתם מקימים הרבה קרנות. זה לא אנחנו הקמנו אבל זה דבר שהוא מחויב המציאות כי אחרי חלילה התקפות טילים או דברים כאלה, מס רכוש וכל הדברים הללו, כמובן שצריך אותם. יש שם הרבה מאוד כסף שבסוף יכול להיות שאם לווים אותו משם, אתה תקבל את ההחזר שלו חס ושלום בחזון השחור שאמר כרגע יוראי - - - חס וחלילה.

זה בלתי נמנע. זה קורה בממוצע כל 100 שנה בממוצע.

אבל אי אפשר לסמוך על הנס ואנחנו לא סומכים על הנס, לכן אני אומר, זה אחד הפתרונות שאם דיברת על האגבי, אפשר היה לבוא בלי לפגוע בתקציב המדינה השוטף. חשוב לי להדגיש, אני פוליטיקאי. יש אנשי מקצוע. אני מעריך שאתם מתייעצים עם טובי אנשי המקצוע. תמצאו את הפתרון שבעיניכם הוא הכי כלכלי ומביא את הפתרונות בצורה הכי מהירה, רק תקדמו איזשהו פתרון כי החידלון שלכם יעלה בחיי אדם והנזק הכלכלי מעבר לאובדן חיי אדם שהם יקרים מפז, הנזק הכלכלי יהיה בעשרות מונים הרבה יותר ממה שעכשיו נעשה באופן מניעתי, וזה עובר כחוט השני. תגלו איזשהו אורח מחשבה לטווח הארוך, כי מה שמשלמים עכשיו ימנע עלויות שאנחנו פשוט לא נוכל לשאת בהן, גם בחיי אדם וגם בכלכלה, אז בבקשה צאו מהחידלון.

איזה כיף זה לקרוא על החלטות ממשלה נגיד מלפני עשר שנים,

נכון. כיף לקרוא החלטות ממשלה שיחזקו, ואז קיבלו החלטה שמחסלת את החיזוק, ואז אמרו, אחרי ששנים, בואו עוד פעם נחזק, ואז תקצבו את זה ב-200 מיליון שקל. חיזוק מבנים.

חיזוק מבנים בערים חלשות, אבל מה, 14 מיליארד שקל עבר ביומיים.

יש מישהו שרוצה להתייחס לחלק הזה? כי אני רוצה לעבור לחלקים נוספים. בבקשה. בוקר טוב, תומר צליח, התאחדות הקבלנים בוני הארץ. אדוני, בסוף הפתרון מונח פה על השולחן וכולם מבינים אותו. אמרה עינת בצדק, 450,000 יחידות דיור במדינת ישראל חוזקו או נמצאים בתהליך כזה או אחר. בהליכי תכנון. בין בהליכי תכנון ובין כאלה שכבר בוצעו. סך הכול כ-450,000 יחידות דיור. יזמי וקבלני מדינת ישראל עושים בכל מקום שבו יש כדאיות כלכלית, לכן לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. ראינו בתמ"א 38 לדוגמה, כאשר נחקקה תמ"א 38 ב-2005, תמ"א 38 ישבה כאבן שאין לה הופכין במשך שנים רבות משום שלא היה כלכליות גם לתמ"א 38 אפילו באזורי הביקוש. כאשר נחקקה תמ"א 38/2 ומחירי הדירות גם עלו, פתאום תמ"א 38 פרחה ולאחר מכן גם מתחמי פינוי-בינוי וכו'. אין שום צורך להמציא את הגלגל מחדש. הפתרונות נמצאים פה. קבלני מדינת ישראל יודעים לתכנן בעצמם, יודעים לעשות כל מה שצריך. כל מה שצריך זה לתת להם את הכלכליות, וברגע שתהיה כלכליות, היזמים ידעו לתכנן, לקדם, להחתים ולהוציא את התוכניות מן הכוח אל הפועל, והפתרונות מונחים פה על השולחן. דיברנו גם על tax credit זה פתרון מצוין. הוא חוץ-תקציבי, לא מבקשים מהאוצר להכניס יד לכיס אלא כן אנחנו נותנים את זה בתעודות זיכוי, תעודות זיכוי סחירות. של מיסוי.

ועם זה אנחנו יודעים לייצר כלכליות. אדוני דיבר על איפוס מע"מ על הדירות שנמכרות. זה גם כלי. יש כלים. הכלים הם כלים כלכליים ולא קשה להגיע לכלים הכלכליים. זה יכול להיות גם בקרקע משלימה, זה יכול להיות בזיכויי מס, זה יכול להיות זיכויים כאלה ואחרים, הטבות מס. בסוף זה לא נורא מורכב. רוב הפתרונות הם חוץ-תקציביים, זאת אומרת לא צריך לתקצב אותם בתוך התקציב. הוא אפילו לא מס שנמנה, כי למעשה היום זה פרויקטים שלא יוצאים אל הפועל, אז לא מקבלים עליהם מס. לא מקבלים עליהם מס היום, אז לא יקבלו מס גם אחר כך. אתה לא יכול להפסיד משהו שאין לך. נכון, בדיוק. בבקשה, שם ותפקיד. שמי יוסי הירש, אני מנהל אגף לשעבר במשרד מבקר המדינה. ביקרתי את משרד הבינוי והשיכון לא מעט שנים וגם משרדי ממשלה אחרים, ויש לי כאן שלל של דוחות. צדק מי שאמר שהדברים הם לא חדשים. התקבלו הרבה החלטות ממשלה. שלא בסתירה למה שאמר קודמי, אני כן חושב שיש דברים שטעונים תקציב ודורשים תקציב. אפילו משרד האוצר הודה בזה. אני רק מזכיר לעצמנו שמשרד האוצר הוא לא מעל הממשלה. הוא גם מעל הכנסת, ולא הממשלה ולא הכנסת יכולים לברוח מזה. ספר לי על זה. אני קראתי שממשלת ישראל הוציאה מעל 37 מיליארד שקל על מגפת הקורונה. לפי המספרים שמדובר בהם פה, ואמר את זה גם מנהל ועדת ההיגוי, מדובר במעשר, כלומר 15 מיליארד. צריך לתקצב את זה וחובה לתקצב את זה, ויפה שעה אחת קודם. אני הייתי בוועדה לביקורת המדינה ב-2001 אחרי אסון ורסאי שהיה ב-23 במאי 2001. בא פרופ' גליק מהטכניון והזהיר שאם לא יהיה אכיפה של התקן, כי אנחנו מדברים על חיזוק מבנים בתקופה שלא היה תקן בכלל. אסור לשכוח שיכול להיות שבשנייה הזאת נבנה בניין שלא עומד בתקן הקיים בגלל היעדר אכיפה של התקן, ועל זה כתבה ועדת זיילר שצריך להקים מכוני בקרה. מכוני בקרה, הדבר הזה מתמהמה, אני אומר את זה בלשון המעטה, 20 שנה, לא פחות, וכרגע יש שישה מכוני בקרה. עדיין זה לא מכסה מבנים שהם מעל ל-29 מטר, שהם חשובים ביותר לצורך הבטחת עמידות ברעידות אדמה. אם אני חוזר לדברים של פרופ' גליק, הוא אמר שאם לא תהיה אכיפת התקן, יהיו 300 ורסאי, לא ורסאי אחד, שנהרגו בו 23 איש ונפצעו 380. צריך לראות את זה כפיקוח נפש, ואני למדתי שפיקוח נפש דוחה את התורה כולה, כולל משרד האוצר. תודה רבה. יש איתנו בזום את יוסי חדד. קודם כל המקום ינחם אתכם. אני מבין שקמת מ'שבעה'. שלא תדעו צער, לכן גם אישרתי לך דרך הזום. בבקשה, יוסי. אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו. תפקידך רק לפרוטוקול. מנהל מינהל מרקם ותיק וחיזוק מבנים. אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו על ידי אנשי משרד הבינוי והשיכון ועינת. אני רק רוצה להדגיש בהמשך לדובר האחרון. כבוד היושב-ראש, נאמרו פה הרבה מאוד דברים. אנחנו כרגע נמצאים בוועדה שמוגדרת היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם רעידות אדמה. חייבים לקבל פה החלטה וחייבים לצאת לדרך, ויפה שעה אחת קודם. הנושא הוא ברור לכולם. משרד הבינוי והשיכון פועל כרגע בעשרת היישובים בשבר הסורי-אפריקני. אנחנו מדברים כרגע על סדר גודל של 700 מיליון שקל לחזק את עיקר הבניינים שניבנו עד שנות ה-80. אני חושב שחייבת להיות פה החלטת ממשלה, וההחלטה הזאת חייבת להיות מגובה בתקציבים. צריך להאיץ לפני שבאמת יהיה פה רעידת אדמה ואנחנו נמשיך לדבר ולא לעשות. משרד הבינוי והשיכון עושה כרגע כמו שנאמר, אך ורק ברוב דיור ציבורי, אבל גם בבניינים שהם לא רוב דיור ציבורי גרים אנשים, לכן צריך להביא תקציבים. צריך להרחיב את היריעה מעבר לשתי חברות שעוסקות בתחום של החיזוקים, עמידר ועמיגור. נמתין למיפוי שהתחדשות עירונית עושה, אבל מבחינתנו אנחנו יודעים איפה התחדשות עירונית לא נכנסת ולא תיכנס. חובה עלינו לחזק את הבניינים האלה כמה שיותר מהר. אגב, יוסי, אתה מזכיר לי משהו, שבאותם מבנים, כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, כשאנחנו מדברים על אפרופו כדאיות כלכלית יש הרבה דירות של המדינה, זאת אומרת המדינה יכולה לייצר לעצמה יחידות דיור. זה חלק מהכלכליות של העניין חוץ ממה שהיזם. המדינה יכולה לעבוד לא על רווח אלא על דבר מסוג כזה. גם פה זה כלי, אני אומר לאוצר, שאתם יכולים ליצור אלפי יחידות דיור של המדינה, שגם יש להם את השווי הכלכלי שלהם בצורה כזו או אחרת. רק נזכרתי, לכן הפסקתי אותך. תמשיך, יוסי.

אנחנו אחרי שתי רעידות אדמה קשות בטורקיה ובסוריה. אני יכול להגיד לך שלשנת עבודה 2023 2024 סדר גודל של 120 מיליון שקל לשנתיים האלה זה נותן מענה ל-20 עד 22 בניינים לחיזוק. כמו שאמרתי, זה טיפה בים. חייבים וצריך לעשות את זה במיידי, להביא תקציבים ולעבוד במקביל על מנת ליצור מענה לאותם בניינים שנמצאים בשבר הסורי-אפריקני, וזה צריך להיות בסדר עדיפות ראשון על פני יישובים במרכז ועל פני יישובים שנמצאים בקבוצה השלישית שאלקין הזכיר בדיון הזה.

תודה רבה. עוד מישהו רוצה בעניין הזה? כן, בבקשה, שם ותפקיד. עמיחי דרורי, מרכז השלטון המקומי. מה התפקיד שלך במרכז השלטון המקומי? מהיחידה הכלכלית, מנהל תשתיות ופיתוח. לא אצטרף לכל מה שנאמר על ידי קודמיי הן באשר לכך שלמעשה כל המסקנות ידועות, מה צריך לעשות ולגבי הדחיפות הגדולה שאנחנו נמצאים בה. אם אפשר שתי נקודות מעבר לכך. דבר ראשון, לטעמנו מה שבולט הוא שאין אינטגרטור בין-משרדי שאמון על הנושא הזה של טיפול הן בנושאי התחדשות בפריפריה והן לגבי מבנים מסוכנים בכלל הארץ.

לפני שנה וחצי התחילה בפעולתה ועדה במשרד ראש הממשלה, שלמעשה נראה לי שהיא עשתה דיון אחד-שניים ולא מעבר לזה. אנחנו חושבים שזה חבל, שזה לא נכון. כן צריך את האינטגרטור הבין-משרדי החזק הזה, אני חושב גם בדמות, יתכן מאוד משרד רוה"מ שיקדם את הנושא וידחוף אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, מעבר לנושא הפריפריה היו מספר מקרים של קריסה של מבנים ישנים בכלל הארץ. הדבר הזה הוא כאמור פצצה מתקתקת לא רק בקשר לנושאי רעידות אדמה אלא גם בהקשר הזה וגם מעבר. לצערנו היום אין סקר ומיפוי מדויק של מבנים ישנים בכלל המדינה. אין סיווג שלהם לפי רמות הסיכון שנובעות מהן, ככה למיטב הבנתנו. אנחנו חושבים שצריך פה מעורבות בהולה, מיידית כדי לקדם בכלל תוכנית לשיקום ולחידוש מבנים ישנים ומסוכנים. אוקיי. אני רוצה להעלות עוד נושאים שעלו בפעמים הקודמות, נושא של מבני ציבור בכלל ומבני חינוך בפרט. יש מישהו שיכול לעדכן אותנו, מישהו ממשרד החינוך, האם יש התקדמות בנושאים הללו, האם יש תקציב, האם התקציב הזה ממשיך? כמעט צוהריים טובים לכולם, אילנית שושני, מנהלת את אגף הבינוי במשרד החינוך ומי שממונה על הנושא של תוכנית חיזוק מבני חינוך. ב-2010 כמובן התקבלה החלטת ממשלה, פרויקט של 25 שנה שאמור להסתיים ב-2035. יש בצידו תקציב, בכל שנה 80 מיליון שקלים, 40 מיליון מהאוצר ו-40 מיליון מתקציב חידוש המבנים של משרד החינוך. ועדת ההיגוי ביצעו סקר ב-2010, קצת לפני, על כל מוסדות החינוך שניבנו לפני 1980. אנחנו מדברים על מבנים של מעל קומה, וכמובן מדורגים לפי אזורים סיסמיים, 1 עד 10 שיש במפה. לא אלאה את כל האנשים כאן בקשיים שהיו בתחילת הדרך, חוסר בתקן וכו', אבל למעשה אנחנו כן נמצאים בתוכנית שבה אנחנו התחלנו כמובן באזורים הסיסמיים הבעייתיים. מיפינו את כל המוסדות ברצועות 1 עד 5, שיש בהם כ-481 מבנים. תהליכי העבודה שלנו, כמובן חוץ מנהלי עבודה מאוד ברורים מול הרשויות זה סיורים במקום. אני אישית נוכחת בכל רשות ורשות, עם פרוטוקולים מסודרים לסדר עדיפות לטיפול. כמובן שבתי ספר גדולים עדיפים על אותם מוסדות קטנים יותר. סליחה שאני קוטע. 481, אמרת? ברצועות 1 עד 5. שהם רק ברשמי?

כל המוסדות - - - כל מוסדות החינוך, גם שאינו רשמי? כשאני מגיעה לרשות מקומית, מיפוי 1,600 בתי ספר, אז יש כבר מיפוי של המוסדות. נושא הבעלות, אם זו שאלתך לגבי הבעלות - - - בסוף, אם יש גן ילדים - - - גן ילדים זה מבנה חד-קומתי והוא לא בטיפול של התוכנית הזאת. לאו דווקא חד-קומתי. אני רק מדייקת. מבנים חד-קומתיים הם לא בתוכנית. אמרתי, מבנים מעל קומה. אם שאלתך כיוונה לנושא הבעלות, כיוון שיש מוכר שאינו רשמי או מוסדות פטור במבנים פרטיים - - - על זה דיברתי. מבחינת משרד החינוך אנחנו מתקצבים רשויות מקומיות, זאת אומרת הרשות המקומית היא זו שמתוקצבת וזה בנהלי העבודה שלנו. והיא צריכה להכניס את זה בתוך הטבלאות שלה, מה שקיים בבינוי רגיל, לא רק ברעידות אדמה, אבל זה שאלה של סדרי עדיפויות. היא פשוט אומרת את האמת, מה שנקרא. לשאלתו של ידידי, אין מניעה לתקצוב העניין הזה של רעידות אדמה גם במוסדות מוכרים או מוסדות פטור. מוכרים או פטור, מי כמוך יודע טוב, אני רגע אחד מחדדת את נושא הבעלות. הסוגיה היא סוגיית מי בעל הקרקע, לא מי מחזיק ברישיון. זה משהו אחר. מבחינת בעלות פרטית של מבנה - - - הם לא נכנסים. כן, אני יודע. הם גם לא נכנסים לבינוי. אבל כן המשרד בנושא של התוכנית הלאומית הזו של חיזוק מבנים לרעידות אדמה כן יצר איזשהו מתווה לפתרון לאותן בעלויות פרטיות שמבקשות כן לחזק את המבנה. אגב, לא תמיד רוצות. זה מה שנקרא שטר משכנתא, זאת אומרת אותה בעלות צריכה לחתום על איזשהו שטר משכנתא ואז אנחנו כן יכולים להיכנס - - - חוזה חכירה עם הרשות.

זה קצת יותר מורכב, אני מסכימה. מכיר את זה. טיפלתי בזה כמה שנים כפקיד, מנהל אגף חינוך. משרת ציבור. כן, בבקשה אילנית. אני רק אומר שיש דוגמה טובה של ירושלים, שכן בית ספר בויאר למשל. הבא בתור זה ליד"ה, שני מוסדות מאוד מוכרים וגדולים שבהם בבעלות פרטית חלקם, וכן הסכימו לחתום על שטר משכנתא. אנחנו כבר את בויאר מחזקים והוא כבר בשלבי סיום, וליד"ה, אני מקווה שבסוף הקיץ ייצא לדרך. הרי בניתם תוכנית עבודה. האם יש קורלציה או שיש צורך בהארכה של לוחות הזמנים או הגדלה של התקציב? שאלה מצוינת. אני כל הזמן

במקום של האם זו הנקודה שבה אני צריכה לקבל החלטה ולפנות לאוצר ולהגיד, אוקיי, לא מספיק הכסף. כיוון שהליך התכנון הוא מאוד ארוך, מי כמוך מבין שבפרויקט שהוא גם פעיל אז מאוד מורכב כל סיפור הפתרונות ביניים. אבל אותם כספים שהוקצבו בזמנו ועוד לא יצאו לידי ביטוי כי התוכניות לקחו זמן, עומדים לרשותך.

התקציב גם ניתן לרשויות ויש את התקציב הזה כל שנה. אני לא נמצאת במקום שאומר, אין לי כסף לתקצב מישהו. זה ניתן לרשות ואם רשות לא עושה, זה הולך. לא, זה לא הולך אצלנו. זה תקציב הרשאה להתחייב.

ואז אני אתמוך בהם אם הם יעבירו את זה לרשות שכן מבצעת לעומת רשויות שלא מבצעות.

מתאפס לרשות. אצלה זה נשאר. זה תקציב טיפה אחר. זה הרשאה להתחייב במונחי אוצר. הרשויות מחזיקות באותם צ'קים פתוחים, חלקם. אנחנו כל הזמן מאיצים. כמה תוקצב? התקצוב הוא 80 מיליון שקל בשנה, בכל שנה עד 2035. כמה שנים זה כבר ב-80 מיליון? אנחנו עומדים על ניצול תקציבי של בערך 60% מהתקציב. כל שנה 80 מיליון או כל שנה עוד 80 מיליון? כל שנה 80 מיליון.

מתי לראשונה תוקצב? 2010. עד היום כמה מוצה? אמרתי, ניצול של בערך 60%. 13 שנים, 60% מיצוי. נכון. היא הסבירה וגם אתה תבין את זה. למה אתה חושב שאני לא מבין? אני מבין. זה בגדול. היו שנים שלא היה לנו את התקצוב של ה-80, גם בשיקול דעת שאנחנו הפעלנו. הייתה שנה שזה עבר למערכות ההתראה, אם אתה זוכר. היה שנה שנתנו את הכסף כדי להתקין מערכות התראה במוסדות חינוך שניבנו לפני 1980, אז לא כל שנה. אתה מדבר על 13 שנה, אז אפשר לתת את הפירוט המדויק של זה. בגדול, זה תהליך העבודה. אנחנו עדיין לא ניגשנו להגיד שצריך עוד כסף או שאנחנו לא עומדים בקצב התוכנית. ברור שזה לא מספיק. לא, עזוב את הכסף. יש פה בעיה ביישום. תן לי 80 מיליון שקל,

יש לך 13 שנה לבזבז את זה, אני מבזבז את זה. תן לכל משרד ממשלתי פרויקט ותגיד לו, יש לך כסף לזה, הוא ימצה את זה,

ואם הוא לא ממצה את זה, אז יש בעיה ביישום של הדבר. 13 שנים, 80 מיליון שקל, 60% מוצה? עזבי שנייה את הדיוק. לא 80 מיליון. 80 מיליון. 80 מיליון בכל שנה. לא ממצים את זה. אבל אני אומרת שזה מנוצל.

היא נמצאת בניצול של 60% כרגע של השנה הזאת.

של כל הטווח מ-2010 עד היום רשויות מנצלות את התקציב. יש עדיין רשויות שזה בביצוע וזה חלקי. אמרתי איזשהו נתון מתמטי לכל השנים האלה. יש רשויות שכבר ביצעו וסיימו את הפרויקט. יש לי מעל 80 בתי ספר שסיימו את השדרוג. המדידה הראשונית הייתה ב-2010? 1,600 בתי ספר. אנחנו מדייקים את הרשימה. אנחנו בכל רשות ניגשים.

עם הרשימה של ועדת ההיגוי של אותם 1,600 גילינו מספר בעיות. הרבה פעמים זה כפילויות, זה בתי ספר שכבר לא קיימים בחלקם. ב-80% מהרשויות שביקשנו לדייק את הרשימה, אז היום אנחנו עומדים על 1,111 בתי ספר. הרחבנו את הטיפול לרצועות 6 עד 10 וגם שם אנחנו פועלים,

בחירה של שני בתי ספר הגדולים ביותר ברשויות האלה. רגע, 1,111 זה מספר חדש.

אמרתי, אנחנו עובדים ממש סיזיפית. פשוט רשות, אני מגיעה, מוציאה את רשימת ועדת ההיגוי שאמרתי שיש איתה מספר בעיות. לפעמים היו כפילויות, לפעמים הרשות אפילו לא הכירה את השורה הזאת באותה רשימה של ה-1,600. אנחנו מדייקים, בתי ספר פעילים, בתי ספר שצריך, שהם לפני, והיום אנחנו עומדים על 80% מהרשויות. יש עוד 20% מהרשויות שלא השיבו לנו ואנחנו עובדים מולם. עד היום זה 1,100. אני רוצה להתנצל שנייה.

אני כנראה היחידי שלא מבין כי יש פה יותר מידי מספרים שלא הבנתי. החל מ-2010 התחילו לכמת את כמות מבני החינוך שנמצאים בערכים סיסמיים,

ולפני 1980. טוטאל יצא לנו 1,600, ואז תקצבו החל מ-2010 ב-80 מיליון שקלים כל שנה. העבירו כספים לרשות ואמרו להם - - - אבל אני מעבירה כספים כנגד תוכניות, כנגד עבודה מולנו, אחרי סיורים. אוקיי. התחלנו מ-1,600. אנחנו עומדים היום על 1,111 מבנים שאיתרתם, שאמרתם, שוידאתם, שעשיתם הצלבה. שדייקנו את הנתונים. מיועדים. לא כפולים. אבל זה עדיין לא הסוף,

80% מהרשויות ענו לנו. יש עוד 20% מהרשויות שיכול להיות שבהן יהיה עוד 400 ואז נגיע שוב ל-1,600. יש לי עוד 20 רשויות שצריכות לדייק. 20% מהרשויות לא השיבו במשך 13 שנים.

אני פשוט משווה טבלה מול טבלה. יש 1,600. כרגע 80% מהרשויות זה 1,100 ויש עוד 20% מהרשויות שעוד לא השיבו. כן, זה קורה.

כשאתה בודק כל מיני תקציבים, והיה לנו כל מיני דיונים על נושא של - - - כמה רשויות יש? 256 רשויות. לא, לא, זה בכל המדינה. אני מדברת על כל הרשויות. לא, אנחנו מדברים על הקו עם ערכים סיסמיים.

אני אמרתי נתונים של כל הארץ. חשבתי שדיברת על רצועות 1 עד 5. 1 עד 5 יש 481. התוכנית היא כוללת על הכול, אבל הוא שאל עכשיו שאלה טובה ואני אשאל אותה עכשיו. אני מצפה לאחוז יותר גבוה של מיצוי וסגירת תיק מה שנקרא באותם עשרה רשויות. איפה אנחנו אוחזים שם? עשר הרשויות נמצאות ברצועות של 1 עד 5. אגב, ראש עיריית צפת דיבר פה בדיון הקודם על כמה בתי ספר שממש - - - . איפה אנחנו אוחזים שם, אם נשים את הזרקור של נאור? הרשויות האלה נמצאות ברצועות 1 עד 5 שהפירוט של התוכנית ברצועות 1 עד 5, בכללם הרשויות האלה שכבר סיור הרביעי וחמישי שאני נמצאת שם. לא רוצה לנקוב בשמות. 87 בתי ספר ברצועות 1 עד 5 הסתיימו או נמצאים היום בשדרוג. 160 בתי ספר אושרו לפסילה משיקולי עלות-תועלת והולכים למסלול של בינוי חדש. חלקם ניבנו, חלקם נמצאים בתוך המסלול של תוכניות, איתור שטח ותקצוב שלו לבינוי חדש. והם נמצאים במבנים שהם טוטאלוס, מה שנקרא, מבחינת כדאיות. נכון. אחרי שבדקנו את התוכנית ההנדסית לחזק אותם, נמצא שאין כדאיות לחזק אותם. לסבר את האוזן, בנייה חדשה עולה סביב ה-6,000 6,500 שקל למ"ר. בחיזוק הוא סביב ה-2,000. אם אני מצרף עכשיו את המספרים שאמרת גם על מה שכבר נמצא בתהליך כרגע וגם מה שבתהליך כרגע של בנייה מחדש כי לא שווה, עדיין מתוך 481 אנחנו עוד לא בניצול של 50% אפילו, ודווקא ברשויות הללו. ועוד 234. אני רק אשלים. באותם 481 מוסדות שברצועות 1 עד 5, 87 הסתיימו או בתהליך שדרוג, 160 יצאו להליך של בינוי חדש כי נפסלו. עוד 234 נמצאים אצלנו בתהליכי תכנון שונים וכשיבשילו תוכניותיהם יקבלו סדר עדיפות עליון לתקצוב שלהם, אבל הם נמצאים אצלנו בשלבים כאלה ואחרים של התכנון. זה פחות או יותר הסקירה. אני רק רוצה לתת הערה אחת. משרד החינוך הרחיב את רצועת המבנים האלה גם למבנים טרומיים, ואני חושבת שכדאי גם להתעסק עם מבנים טרומיים שעל פי בחינה שלנו הרחבנו אותם עד 1990, לא רק לפני 1980. מבחינה הנדסית זה בנייני קלפים. אני לא יודעת לגבי מבני מגורים, אני לא מתעסקת עם זה, אבל במוסדות חינוך הדבר הזה הוא דרמטי. את מדברת על מבני קומות? מבני חינוך שנבנו בשיטה טרומית. שיטת הבנייה שלהם היא טרומית. הרחבנו את הרצועה הזו עד 1990 ואנחנו נותנים עדיפות עליונה לטיפול במבנים האלה. רובם המכריע יוצא לפסילה ובינוי חדש, אז טרומיים זה אירוע שלקחנו על עצמנו בתקציב הנתון. כרגע לא באים בדרישה נוספת. אתם נחמדים מידי. אנחנו נחמדים כי כרגע אנחנו עובדים. אוקיי. תודה רבה. דיברנו בישיבה הקודמת, היה שם איזשהו נושא של החיישנים למיניהם, מערכות ההתראה. תחזוקה של מערכת, הכול בסדר בעניין הזה? אולי אפשר למכור את זה לחו"ל. אני לא מכיר שיש מערכת שיודעת לחזות ולהתריע מפני רעידות אדמה. להתריע, כן. לחזות, לא.

כל המערכות מתוקצבות ושוטפות ועובדות? אנחנו רוצים שכל המערכות יתוחזקו וכל המערכות יהיו מחוברות כמו שהן צריכות להיות מחוברות. אתה יכול שנייה להסביר במשפט על המערכת?

אני לא הייתי רוצה. אני מסתכל על השעון, יש לנו עוד כמה נושאים. אני שואל שאלה. הייתה בזמנו בעיה בתקצוב.

מי שמתקצב את זה, זה מי שהיה בעלי המערכת שזה הרשויות המקומיות. תיכף אני אבדוק ואני אזכר בזה. שאלה לגבי מבני ציבור. עלה כאן הנושא של מבני ציבור שהם אינם חינוך. רשויות מקומיות, תחנות משטרה, תחנות מד"א שנמצאים במבנים מסוכנים. מה מתקדם עם זה? מישהו מטפל בזה?

בבקשה מד"א. כבוד היושב-ראש, נושא חיזוק המבנים של מד"א, של התחנות והמתקנים לא מתקדם. לא רק שהוא לא מתקדם, הוא גם לא מתוקצב ואף אחד לא חושב, למרות שהמדינה קבעה. כרגע יש הליך של מבקר המדינה שבודק את הנושא הזה. עזוב מבקר המדינה. מבקר המדינה צריך לבדוק, זה בסדר. אל מי אתם פונים? פנינו למשרד הבריאות לאורך כל השנים וזה לא מתוקצב. שוב, אין גורם אחד מתכלל שמביא את הדבר הזה. דבר מסוג כזה, איפה אתם בתמונה?

מדבר גם על מד"א וגם על משטרה. המדינה קבעה שתחנות מד"א כחלק מרציפות תפקודית וכחלק ממענה של האזרחים שיגיעו לתחנות מד"א לקבל סיוע, עזרה ראשונה בעת רעידת אדמה, היא חיונית מאוד. למרות הקביעה הזו אף אחד לא מתקצב את התחנות ואת המתקנים. אדוני היושב-ראש, קיימת רשימה שאנחנו הכנו, של משהו כמו 4,000 מבני ציבור. זה כולל בתי חולים, זה כולל מבנים של מד"א, זה כולל משטרה. באותם עשר רשויות? לא, בכל המדינה. אני מדבר על עשר הרשויות או 11 רשויות, חברים. אני לא מבין למה אני צריך להיות הפעמון הזקן לעשות קולות בקושי של פעמון. יש עשר רשויות שבהן יש סיכון גבוה ובהן חלק מכוחות ההצלה והביטחון נמצאים בתוך מקומות מסוכנים. למה אי אפשר לעשות תוכנית ממוקדת של זה? זה כולל גם את זה. ההסתכלות היא לכל גורם. אם המשטרה, איזה מבנים למשטרה יש שהם מבנים שניבנו לפני התקן ושיש חשש לעמידות שלהם ברעידות אדמה. אותו דבר למד"א, אותו דבר למשרד הבריאות. לכל משרד יש גם את התקציב שלו, גם את האחריות שלו, ואנחנו מיפינו להם יחד איתם את המבנים. התעדוף הפנימי האם לעשות קודם את זה או קודם את זה, בזמנו הייתה ועדת מנכ"לים שכבר לא קיימת מספר שנים. בקיצור, זה מפוצל למשרדים.

כל משרד, יש לו את האחריות שלו ואת המתקנים שלו. יש לו גם תקציב לעניין הזה? יש לו תקציב משלו. תיכף נשאל את מר וקסלר. אבל גם הוקצה לזה תקציב. דקה, אני אמשיך אותך. אני רוצה לדעת לאיזה משרדים הוקצה תקציב שלא מומש או כמה תקציב? האם זה מתאים לתוכנית עבודה מסוימת? על סמך מה זה תוקצב? אתה יודע משהו, בגדול? אני לא יודע להגיד עכשיו את המספרים. צריך לעשות את ניתוח הנתונים. אני מבקש את זה פר 11 יישובים,

אני לא חושב שזה צבוע ליישובים, בטח לא נתונים שיש אצלי. יכול להיות שצריך ממש לפנות למשרדים. זה לא ליישובים, זה למשרדים. זה 140 מיליון לשנה במ'צינג. דרך אגב, משרד החינוך עושה עבודה מצוינת כי הוא שם את כל המצ'ינג שלו. את כל החלק שמותר לו לשים, הוא שם והוא מקבל מצ'ינג במשך שנים ממשרד האוצר. האם כל המשרדים עושים את זה? התשובה היא לא. לצערי הרב לא. אני אבקש פירוט, כמה עבר למשרדים בשנים האחרונות לצורך העניין הזה, ואז אנחנו נפנה למשרד-משרד,

מנהלת הוועדה. אפשר להוסיף עוד משהו? כן, בבקשה. ממה שאני יודע, נושא משרד הבריאות והתקציב לחיזוק, מדובר רק על חיזוק לבתי חולים ולא תחנות מד"א. אנחנו בכלל לא נמצאים בתעדוף של המשרד. זה השאלה הבאה שהם יישאלו על ידנו. יש עוד כמה וכמה דברים. אגב, מחלקות רווחה גם כן אבל זה אותו דבר. לגבי הנושא של פיצול הסמכויות בין המשטרה לפיקוד העורף באירוע, כל הנושא של האחידות של הפעולה בין כל גופי ההצלה, הדברים הללו נמצאים בתוכנית עבודה, בשוטף, בתרגילים, בדברים האלה? זה פחות סוג הנושאים שאני התעסקתי בהם אבל בשביל לפחות לשאול אם בדברים האלה יש כן תיאום רב-משרדי בעניין הזה.

לאורך שנים המערכת מתרגלת גם נושא של רעידות אדמה וגם תרחישים של צונאמי. גם התרגיל הלאומי בנובמבר יהיה בתרחיש של רעידת אדמה. כבר עובדים עליו, זאת אומרת המערכת יודעת לעבוד ביחד. אגב, כשאתה אומר המערכת גם זה הגופים הנוספים שעומדים לטובת המערכת כגון זק"א, אחרים וכו'?

יש סנכרון בין כולם?

בין המערכות הממשלתיות? קיימת תפיסה לאומית להיערכות המדינה ולמענה לרעידות אדמה. שם יש את השיטה שכולם עובדים לפיה, מתרגלים לפיה. מהבחינה הזאת המערכת יודעת - - - התרגולים הם משותפים לכל הזרועות? כן, בטח. אי אפשר לעשות את זה אחרת. אמיר, למה אתה מנג'נגל? תגיד שיש פער. למה לגמגם? פער במענה המיידי והראשוני, במענה הרפואי. יש פער גדול מאוד שלא מתוקצב.

זה שאנחנו מתואמים ופועלים ביחד בתרגילים, וחלק מהוועדה הבין-משרדית זה בסדר גמור, לבין הפער המבצעי והרפואי, המיידי והראשוני שעד רגע זה למרות כל התוכניות ולמרות כל האישורים לא תוקצב. כשאתה מדבר על פער, למה אתה מתכוון? פער לדוגמה, נקודות טיפול ראשוניות, שברגע שקורית רעידת אדמה משלב הרעידה ועד 48 שעות, המענה הרפואי של מדינת ישראל לנפגעים באתרי ההרס ובאזורים שנפגעו הוא חלש מאוד. למרות ששמנו תוכנית ואמיר מכיר אותה וגם משרד הבריאות מכיר אותה, אף אחד לא תקצב אותה, לא בעשר הרשויות החיוניות שאתה מדבר עליהן ולא בכלל. ותוכנית שמדברת על ההקמה היום של נקודות או הצרכים שיוקמו - - - זה גם צרכים מבצעיים, גם תוכנית למענה ראשוני ומיידי לכל הנפגעים כתוצאה מהבניינים שלא חוזקו וכאלה שנפגעו. פעולת שרשרת. נשאלת השאלה מי יבוא לחלץ אותנו אם המתקנים של מד"א יקרסו? גידי מור, התחדשות עירונית. אני 20 שנה עם החבר'ה האלה בתרגולים. אני קצין פיקוד העורף בחילוץ והצלה. 20 שנה לא תרגלתי נפילה בכיבוי אש, לא מד"א חטף רעידת אדמה ודברים נוספים בגלל שצריך לתרגל גם את הכוחות בזמן הקצר שיש לי לדברים שנראים ריאליים בשביל להכשיר את החיילים מנקודת מבט מקצועית שלנו. כשהיה לנו אירועים כאלו או אחרים והבאנו מהנדסים, בדקנו גם את התחנות של רונן, ואני מדבר על תחנות ספציפיות שנמצאות - - - תגיד את תפקידך עוד פעם. אני פעיל בפורום להתחדשות עירונית. יש לי מקצוע צבאי כשאני במילואים והוא קצין חילוץ והצלה. אני קצין מבצעים בגזרת - - - . לא מעט אוכלוסייה השתנתה ב-20 שנה, לא מעט מבנים. אין לא רק תרגול מעשי לכוחות שימי המילואים שאנחנו יכולים להרשות לזה הם קטנים, ואנחנו אלה שניקרא לעזור. הם יהיו מתוחים עד כדי חוטו של גיד. אנחנו אמורים להגיע לעזור ולא יהיה מי שיפנה כי הכביש להזנקות של כיבוי אש או הכביש להזנקות של מד"א יהיה חסום בגלל כריית הכביש שלא תוכנן לאזור הזה, אז יש לתת על זה את הדעת. (היו"ר יוראי להב הרצנו) כן,

ארגון זק"א הוכרז ב-2017 על ידי השר לביטחון פנים כארגון הצלה כמשמעותו לשעת חירום. מדינת ישראל רק דורשת ולא נותנת לנו שום פתרון אופרטיבי, הן באימונים, לכלל המערכות. בשוטף ובשגרה אנחנו יחד עם המשטרה, בסדר, ובחירום אנחנו מהבייסיק נמצאים עם פיקוד העורף שהוא גם שגרה, אבל מה קורה באמת בשלב שעצם ההכרזה עלינו כגוף הצלה צריך לבוא לידי מימוש מה הפערים שאתה מזהה בהקשר הזה? אה, הוכרזנו, מספיק,

הכשרות, תרגול? שיתופי פעולה, תרגילים. למשל, משטרת ישראל, זק"א היא אצלנו, אז לא קוראים לזק"א, קוראים למשטרת ישראל, למז"פ וזהו,

ואז אני מגיע עם משרד הפנים. אנחנו עושים תרגילים של - - - . אנחנו נמצאים גם באסון. פיקוד העורף - - - מתרגלים יום-יום. באמת שיתוף פעולה מהמם, אבל מי ייקח את האחריות? מי בעצם יהיה הבעלים?

זה בעצם השאלה של היושב-ראש שהוא שאל קודם מי יתכלל? נראה לי שרח"ל מתכללת. אנחנו יודעים להגיד שאנחנו יודעים לנהל את האירוע עם פיקוד העורף נהדר בשגרה. לגבי חירום עם המשטרה,

יש חוק. מי שלפי החוק אחראי על תכלול ופיקוד ושליטה באירוע אזרחי זה משטרת ישראל. בתרחישי מלחמה כשמדברים על 30 יום שמדינת ישראל מותקפת, מדברים על כ-300 הרוגים, שהטיפול בחללים אז הוא אחריות של משטרת ישראל. יש ויכוח גדול מאוד עם משטרת ישראל לגבי הפינוי של החללים מאתרי ההרס. משטרת ישראל אומרת, אני לא מוכנה לשנע את החללים משם. משרד הפנים בונה עלינו כגוף לשעת חירום. זה לגבי מלחמה. מה קורה ברעידת אדמה? 7,000 הרוגים? חס ושלום. אז יחד עם פיקוד העורף

מה קורה רק עם השינוע מאתר הרס לאיזשהו כביש ששם כן יוכלו ללכת להוביל? מדינת ישראל גם מודעת שבזמן רעידת אדמה או בכלל במלחמה גם אין מספיק נהגים לרישיון ג' שיעשו את השינוע למקומות האלה. כל כך המון פערים שיש לנו תשובות. יש לנו אפשרויות ויש לנו הרבה מאוד פתרונות,

אשמח מאוד לקדם את הדברים האלה. לגבי המידור שלכם מתרגול אנחנו נפנה למשרד לביטחון לאומי ולמשטרה ולשאול למה אתם לא מוזמנים לתרגולים שלהם.

מה שלא יעבוד בשגרה גם לא יעבוד בחירום. בשגרה אנחנו עובדים עם משטרת ישראל - - - הדברים ברורים. כדי להכין את עצמנו לחירום במעטפת הזו, אומרים לנו רגע, אבל אתם מהסד"כ של המשטרה, אתם לא - - - . אתם מתנדבי זק"א, אתם בעצם אותם גוף. אני לא הבנתי את השאלה. אני חושב שהדברים ברורים. יש לנו תשע דקות ואני רוצה לאפשר לעוד אנשים לדבר. עשר שניות ואני מסיים. בבקשה. משרד הפנים מבקש ממני כ-800 איש שיהיה לו בסד"כ שלו, במדינת ישראל - - - . פיקוד העורף, 800 בכל עיר שתהיה, כמה שאפשר יותר. רח"ל טוענת שהגוף היחיד שישנע, שיטפל, שכל מה שמעניין אותו, נפטרים זה כנראה זק"א והם אלה שיצליחו לעשות את זה. יש פה איזשהו בעיה שכל אחד מדבר ורוצה מספרים. אני מבין. מאחר ומי שמתכלל את האירוע לפי רח"ל זה המשרד לביטחון לאומי ואין להם כרגע נציגים במשטרת ישראל, אנחנו נעביר את הפנייה שלכם, ולישיבת המעקב הבאה אנחנו נבקש מהם להגיע ולענות. אני מקווה שגם אתה תהיה. כן, בבקשה, רק שם ותפקיד לפרוטוקול. שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח. תודה על ההזדמנות. אני מבקש להעיר על שתי סוגיות שקשורות לביטוח רעידת אדמה שבא לכסות אזרח ועסק על נזק שנגרם לו כתוצאה מרעידת אדמה, לעסק שלו ולרכוש שלו, ולהצביע על כמה דברים שאני חושב שצריך לשנות. קל מאוד לשנות אותם ורק צריך רצון טוב. אגב כיסוי לרעידת אדמה, במדינת ישראל לאזרח פרטי או למשפחה בא אגב ביטוח דירה, אז קודם כל לא לכל אזרחי מדינת ישראל יש ביטוח דירות. להערכתנו לכ-40% מסך אזרחי המדינה יש ביטוח כזה, ותיכף אני אתייחס לסוגיה הזאת, אבל סוגיה אחרת שקשורה לביטוח רעידות אדמה זאת הסוגיה של תקופת הכינון. כינון, למי שלא יודע זה להשיב את המצב לקדמותו. יש תקופת כינון בפוליסה תקנית. פוליסות הדירה הן פוליסות תקניות והתקופה היא תקופה של 12 חודשים ותו לא. אנחנו חושבים שתקופה של 12 חודשים זאת תקופה שלא מספיקה על מנת לכונן שכונה שקורסת, אפילו לא בית. הגיע הזמן לדעתי להורות למי שצריך להורות להגדיל את תקופת הכינון לתקופה יותר גדולה. אני חושב שזה ישרת את האינטרסים של כל אזרחי המדינה שעשויים להיפגע. הכיסוי לרעידת אדמה, בדרך כלל כשהוא מופיע כפי שהוא מופיע בפוליסת הדירה הוא זול משמעותית מסך כל הרכיבים שם. אני חושב שהגיע הזמן לאפשר לאזרחי המדינה שלא רוצים לרכוש ביטוח דירה מסיבה כזאת או אחרת, לרכוש אך ורק את הכיסוי לרעידת אדמה ולנזקי טבע. אני חושב שיכולה להיות פה פריצת דרך, לאפשר לכמה שיותר משפחות לרכוש את הכיסוי הזה מחוץ לפוליסות הדירה. זאת דעתנו ואני אשמח מאוד שאנחנו נקדם את שני המהלכים האלה, ואני שמח שגם אתה מסכים איתי. בטח שאני מסכים איתך, אבל רשות שוק ההון לא מסכימה לא איתך ולא איתי. בסוף יש פה אזרחים. שכנעת. אוקיי, אז לאן אנחנו לוקחים את הדברים מפה הלאה? אנחנו ניפגש עם רשות שוק ההון. (היו"ר יעקב אשר) טוב, אתה רוצה לסכם? את הסוגיה הזאת שאני העליתי, את הסוגיות האלה. בנושא הביטוח.

ואני מברך אותך על זה שהעברת את הנושא של ביטוח אגב משכנתא. חוק שעבר אתמול. בשעה טובה. טוב מאוד. טוב, אוקיי. כן, בבקשה. שמי דוד בר דרור, אני מגיע מאגודת מדעני הדרום. יש נקודה אחת. מדברים פה על תרגולת. אני לא אכנס לפירוט. אני אקצר. הודיעו פה שבקרוב אמור להיות איזה תרגיל, אימון גדול. לפני האימון הזה כדאי היה לקיים פה דיון מסודר ולראות למה הולכים, כי לצערי, ואני אומר מתוך ניסיון, מעבר לים הייתי בכמה מקומות. אנחנו רחוקים מלהיות ערוכים.

תודה רבה. אני גם אתייחס לזה בסיכום שלנו. אני רוצה לומר שני דברים. בנושא הראשון, אני רואה בו נושא מאוד מרכזי אבל הוא לא המרכזי היחיד לגבי הנושא הזה של

התחדשות עירונית, שאני רואה אותה התחדשות עירונית והמבנים המסוכנים, הטיפול בחיזוק מבנים. אני רואה בזה תרופת המנע ואני בטוח, ואתם ודאי יודעים את זה גם באוצר וגם אחרים, שעדיף תמיד להשקיע בדברים של המניעה מאשר להשקיע אחר כך בתוצאות של המחלה או של ההרס שעלול לקרות. אני יצאתי אופטימי בחלק אחד, שהדברים לפחות של המסגרות מתקדמים בנושא התכנוני ובדברים הללו, אבל אני עדיין מודאג לחלוטין ממה יקרה כשאנחנו צריכים פשוט להוציא את זה אל הפועל. כאן אני אומר שוב, אני לא אומר את זה סתם כי כולם אוהבים ליפול על האוצר. החלק שלכם הוא מכריע. אתם צריכים לבוא עם תרופות המנע כבר היום. אנחנו צריכים לעזור לרשות להתחדשות עירונית, למינהל התכנון ולגופים הללו לקדם תוכניות, לקדם מסלול IVP לתוכניות האלה ופשוט להיכנס לפעילות באותם מקומות. אני רוצה לומר לכם, הנתון הזה של 450,000 יחידות דיור שבמדינת ישראל נמצאים בהליך כזה או אחר של התחדשות עירונית כזו או אחרת, זה מים קרים על נפש עייפה, אבל הם מים קרים על נפש עייפה רק לחלק ממדינת ישראל, לא לכל חלקיה ובמיוחד לא לחלק הכי מסוכן והכי בעייתי עם החשש הכי גדול. אתה רוצה להוסיף משהו?

היה

שעה וחצי עכשיו - - - . תיקנו את כל הבעיות האלה והייתה רעידת אדמה. כבוגר טורקיה, כי היינו שם. כל המבנים השלמים אסורים לשימוש. מה המדינה עשתה - - - לפינוי? לאיפה היא מפנה? היא נתנה על זה את הדעת, יש תוכניות. לגבי - - - לא הספקנו לדבר על זה כי דיברנו על זה בדיון הקודם. קראו לזה השורדים.

מה התוכניות? אני אנסה לסכם את מה שאני יכול לסכם. בחלק הזה אני פונה למשרד האוצר. אני מחכה ממך ללוחות זמנים של אותו צוות מקצועי שצריך לתת את התשובות להתחדשות עירונית בכלל, אבל ממוקד לחלק הזה

בדיון הקודם דיברנו, ואני אומר את זה עכשיו הרבה יותר חזק. אין מינהלת ממש. יש ועדת היגוי. ועדת היגוי זה שם מאוד רך. אני לא רואה פה גורם ניהולי עם אחריות מהתחלה עד הסוף שהוא בעצם מרכז והוא הדובר והוא זה שאמור להיאבק את מאבקם של משרדי הממשלה או להיאבק במשרדי הממשלה. חייב להיות גורם מתכלל לעניין הזה. אם זה משרד הביטחון, אז שזה יהיה משרד הביטחון. אני מודיע, אנחנו נעשה ישיבה נוספת בפגרה, ולישיבה הזאת אני עומד על כך שיגיע מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ושיגיע, אם האחריות היא משרד הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון לעניין הזה. אני לא מזלזל בעבודה שאתם עושים. אני לא מזלזל בידע המקצועי שרכשתם עם השנים וכל התרגולים והדברים שאתם עושים. כדי להוציא את זה לפועל זה עניין ניהולי לגמרי. זה תעשייה וניהול. זה לא קשור בכלל לא לידע שלכם, לא לדברים הללו. אני לא מרגיש, ואני אומר את זה בצער רב, שיש כרגע מנהל לאירוע הזה, מנהל שמתכלל את הכול כולל הכול, על הדברים התכנוניים והתקציביים. אני אומר עוד פעם, יצאתי הרבה יותר אופטימי. אני רואה גם את השותפים שלנו לעניין הזה מהרשות להתחדשות, גם את מינהל התכנון, גם משרד השיכון רתומים לעניין אבל הם רתומים עם המשאבים שיש להם, עם כוח האדם שיש להם וזה עדיין לא מספיק. אני אגע בנושא של הסקר. הוא חשוב. יצאתי מאוד אופטימי אבל מאוד מפוחד שכל האופטימיות הזאת תישאר על הנייר. עם זה אני לא מוכן להשלים. קיבלנו דיווח על הפיילוט שגם זה חשוב, אבל זה טיפה בים או שתי טיפות שהצלחנו להוסיף. בנושא התקציב דיברנו. כבוד היושב-ראש, אפשר להוסיף טיפה לאופטימיות שלך אולי משהו שאני יכול לעדכן, אם תרשה לי. בוועדה הקודמת אני העליתי את הנושא שצריך לחבר את תנועות הנוער לפעילות, ה-'שמנה וסלתה' של החברה שנמצאת שם ויכולה לתרום ורוצה, מלאה אנרגיה. יזמתי בעצמי לאור הזמן שלקח וכו', נפגשתי עם תנועת הנוער. יש רצון, יש מוכנות. בדקתי עם עוד גופים שמכשירים, והמכללה לחוסן לאומי וכו'. זה לא סיפור כזה גדול. יש המון רצון. אנחנו נעביר תוכן. אני חושב שאפשר השנה ממש. אני מודה לך על האופטימיות בחלק הזה שהוא חשוב. ועדות התכנון, אני מבקש, אתם צריכים לבקש לשים על השולחן את המשאבים הדרושים לכם כדי מה שנקרא לאכול את כל הסקר הזה שמגיע אליכם ופשוט להוציא אותו מהכוח אל הפועל, ולהוציא אותו מהכוח אל הפועל מבחינתי זה קידום תוכנית באופן מהיר, קידום הוצאת היתרי בנייה וסיוע לרשויות המקומיות, שבדרך כלל רשויות שהן לא עתירי משאבים וכו'. אני רוצה מסמך בנושא הזה. אני דורש שתדרשו את מה שאתם צריכים כדי שלא יבואו אליכם בטענות. אני בטוח ומקווה שהאוצר מבין שההשקעה הזאת שהיא השקעה לא גדולה, היא כדאית לעניין הזה בכל מקרה. לגבי הנושא של מבני ציבור, אני גם הייתי מנסה להעצים. אני מברך על הפעילות. אני מקווה שהפעילות לא תיעצר ותמשיך. אני הייתי חושב שהיה צריך לתת אולי עוד איזה פוש כמובן על פי דרישה. אם אתם יודעים שיש לכם הרבה פרויקטים מוכנים שנמצאים בהמתנה להוצאה לפועל מה שנקרא, למכרז או לעבודות כבר בפועל, אז צריך כמובן לדבר גם על הנושא הזה, והנושאים שעלו פה בסוף שהם הנושאים של מה קורה כשחלילה כבר מגיעה רעידת אדמה. אני אומר עוד פעם, אני מצפה באותה ישיבה שיבואו לפה מנכ"ל משרד ראש הממשלה עם כל המנכ"לים האחראיים בעניין הזה. כל משרד שנמצא בתוך העניין עם אנשי המקצוע בתוכו. אני לא מחפש ישיבה להתרסה. אני רוצה ישיבה כמו הישיבה היום. אני לא יודע אם אתם חשתם. אני מקבל קצת רוח גבית לעצמי גם מהישיבה של היום, לפחות בנושאים שאנחנו רואים שאפשר לקדם אותם. הנושאים שדיברנו עליהם בסוף, עם כל הכבוד לתרגולים הגדולים, אם אני לא רואה שיש התקדמות, מה שדיבר נציג מד"א, אם אנחנו לא רואים שיש טיפול מיוחד באותם עשרה יישובים על המבנים של החמ"לים ושל המשטרה ושל מד"א, בתי חולים שאנחנו לא יודעים מה קורה, כספים שבעצם קשורים להתארגנות שלכם בשטח כשקורה מה שקורה, אותן נקודות טיפול שדיבר עליהם. נושא הביטוח שעדיין מרחף, וכהנה וכהנה. אנחנו נעשה דיון בפגרה בעזרת השם. נמצא את הזמן. הדיון הזה, אני אומר מראש, אני מבקש את הדרג הבכיר ביחד עם כל הדרגים הביצועיים, מה שנקרא אחת ולתמיד נעשה צ'ק ליסט ונראה איפה אנחנו אוחזים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה חלילה אם תהיה רעידת אדמה, ושלא לדבר על ועדת החקירה שתהיה אחר כך, ואף אחד לא אוהב ועדות חקירה. אני מדבר על נפש, על נפשות או על אנשים שישרדו כמו שדובר קודם, באותם בניינים שלא יפלו, אבל הם יצטרכו בית לפחות לכמה חודשים עד שישופץ, ובאמת לראות שאנחנו עושים את המקסימום בתוך הדברים. אתה רוצה משהו להוסיף? אני מחברת מקורות. היה דיון מעניין אבל יש פה גם - - - כן, חסר פה נושא מים, חסר פה נושא איכות הסביבה, חומרים מסוכנים, גשרים וכבישים. אני לא פופאי. זה מה שאני יכול בשעה - - - חשוב לתכלול הזה. חברת חשמל לדוגמא, מה יהיה ביום שאחרי. נכון, חברת חשמל, מים, כל התשתיות. אוקיי חברים, אני חייב לסיים. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:04.